בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת הכנסת. היום י"ז באייר התשפ"ב, 18 במאי 2022. אנחנו נתחיל בסדר-היום. הנושא הראשון בסדר-היום, שאילתה לשר האוצר, בנושא: דוח פערי השכר המגדריים, של חברת הכנסת גבי לסקי. בבקשה, חברת הכנסת גבי לסקי, שאלות, והשר במשרד האוצר ישיב. כבוד היושב-ראש, כבוד השר.

בואי נחכה שכבוד השר יעלה. סליחה. בבקשה, כבוד השר.

מקצר אותי, אז אני לא שמתי לב.

סליחה, כבוד השר.

לפי פרסומים בעיתון הארץ, המדינה צפויה שלא לעמוד בחובתה החוקית לפרסם את דוח פערי השכר המגדריים בשירות המדינה עד לתאריך 1 ביוני. ברצוני לשאול: 1. מדוע לא החל המשרד באיסוף הנתונים מבעוד מועד? 2. מתי צפוי המשרד לפרסם את הדוח האמור? תודה רבה על השאלה. אדוני היושב-ראש,

אני פעם ראשונה מדבר כשאתה מנהל, או כבר דיברתי? דיברת כבר, כן? יופי. הממונה על השכר מפרסם מדי שנה דוחות על שכר עובדי המדינה והמגזר הציבורי הכוללים בין היתר ניתוחים רחבים על הפערים המגדריים במגזר הציבורי. הדוחות מפורסמים באופן פומבי ונגיש לציבור. משרד האוצר רואה חשיבות גדולה ביישום תיקון החוק בנוגע לשכר שווה. הנתונים הדרושים לפרסום דוח פערי השכר המגדריים בשירות המדינה נאספו מבעוד מועד ומצויים בתהליך עיבוד והכנה לקראת הפרסום. משרד האוצר צפוי לפרסם את הדוח האמור במועד הקבוע בחוק. אנחנו נפרסם אותו במועד

תודה רבה, כבוד השר. שאלת המשך, אם אפשר. בחודש מאי האחרון פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר את דוח הוצאות השכר בשירות המדינה לשנים 2022-2021. הדוח מעלה תמונה עגומה שלפיה פער המשכורות הממוצע בין גברים לנשים בשירות הציבורי עומד על כ-1,300 שקלים בחודש. יתרה מזו, הדוח חושף כי בניגוד למגמה בעשור האחרון, פערי השכר בין נשים לגברים גדלו השנה ב-0.2%, לאחר עשור של צמצום בפערים, אף אם איטי. איך ייתכן, כבוד השר, שגדלו פערי השכר במגזר הציבורי בין נשים לגברים? איך מתכוון המשרד לפעול לצמצום פערים אלה?

כמו שאמרתי, אנחנו פועלים באופן רציף בנושא הזה. אני חושב שלא צריכים להיות פערי שכר בין נשים לגברים. יש כל מיני נתונים. בנוסף,

גם השתתפות בעבודה במגזר הערבי, במגזר הדרוזי,

הוא הרבה פחות מבמגזרים אחרים. יחסית למדינת ישראל השיתוף בעבודה של נשים הוא אפילו יותר גבוה מה-OECD, אבל פערי שכר נמצאים וקיימים. אבל באוכלוסייה הדרוזית לדוגמה, או באוכלוסייה הערבית, שם הרבה פחות, במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי. אנחנו פועלים גם בנושא הזה, ואני חושב שצריכה להיות חקיקה ספציפית לנושא על מנת לעודד את הוצאת הנשים הערביות והדרוזיות לעבודה. בנתונים שאת נתת, אין לי התשובה כאן. אני אשלח לך אותה מסודרת, בכתב,

אדוני השר, לחבר הכנסת אורי מקלב יש שאלה נוספת,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האפליה המגדרית קיימת לא רק במגזר הציבורי, היא קיימת ביתר שאת ובלי שום פיקוח במגזר הפרטי ובמגזר העסקי. שם יש אפליה, יותר מאפליה, מובנית כבר בתוך רמת השכר, שהוא לכאורה בלי פיקוח. ויש בזה כשל שוק, או הרבה יותר מכשל, ובעצם אפליה מובנית של נשים שמרוויחות פחות מגברים בחברות, שהן רואות כבר לכתחילה לקלוט נשים כדי לשלם שכר יותר נמוך. לא זו אף זו, גם בתוך המגדר יש אפליה בין נשים שהן ממגזר האוכלוסייה החרדית,

ששם יש ביקוש לעבודה ועובדים באחוזים לא פחות מהמגזר הכללי, יש אפליה: החברות עצמן, חברה שמעסיקה עובדת חרדית משלמת לעובדת החרדית פחות מלאישה שהיא מהמגזר הכללי. זה נעשה על ידי בדיקות מוסמכות,

והנתונים האלה ידועים גם לממשלה. אחרי זמן רב ואחרי שהאפליה הזאת מובנית היום והיא לא משתפרת, אני חושב שיש חשיבות עכשיו וצורך שהממשלה,

יתערבו בנושא הזה.

כמו שאמרתי, אנחנו פועלים רבות בנושא הזה, וגם נגעת בנושא החרדי. אנחנו יודעים שהשתתפות הנשים החרדיות בעבודה היא יחסית גבוהה לעומת הגברים החרדים, ואני חושב שגם בחקיקה שאנחנו צריכים לחוקק, ורק בשבוע שעבר עבר חוק בטרומית בנושא של שילוב חרדים וערבים. אנחנו צריכים להקפיד גם בנושא של גברים חרדים, לשלבם בעבודה גם במגזר הפרטי, גם במגזר הציבורי, כי כמו שאמרתי, נשים ערביות, נשים דרוזיות, גברים חרדים, הם פחות עובדים היום ושילובם בעבודה הוא פחות. על כן אנחנו פועלים בנושא הזה בצורה מאוד רצינית, ואם נצטרך חקיקה, גם נחוקק חוקים בנושא. תודה רבה, אדוני השר. יש לנו עוד שתי שאילתות, אבל אני, יש עוד משהו

אם אתה רוצה להשיב על השאילתה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אז אתה מוזמן להישאר, אבל אני לא רואה פה,

אני מקווה מאוד ששרת הפנים תכף תגיע. אז תודה רבה לשר חמד עמאר. אנחנו נעבור לשלישית.

נעבור לשאילתה לשרת הפנים בנושא: מסילת הרכבת נחף, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אם אתה רוצה לספר לנו, אז אתה יכול לספר ואז תחזור כשהשרה תיכנס לאולם.

בינתיים לנצל את הדקה הזאת שהיא בדרך, אז תקבל דקה נוספת בהצגת השאילתה. אני יכול לעבור לשאילתה הבאה, אם, גם השרה הבאה. היא צריכה להשיב על שתי שאילתות. עד כדי כך, לא. אנחנו מחכים גם לשרת החינוך, שצריכה להגיע ולהשיב לשאילתה נוספת. אולי היא לא סופרת את הכנסת, אז זאת שאלה, זאת סוגיה בפני עצמה, ואנחנו נטפל בזה. אנחנו לא פעם אמרנו שהשרים שמשיבים על שאילתות חייבים להיות, לפחות לכבד את הכנסת. והינה, אני מנצל את ההזדמנות ואני קורא גם לשרת החינוך, שצריכה להשיב, להגיע, וגם לשרת הפנים, שעדכנו אותי שהיא מגיעה,

טוב, בוא ניתן לך בכל זאת להציג את הנושא.

אדוני היושב-ראש, היה דיון עכשיו בוועדת הפנים בנושא, גם אתה השתתפת, אדוני היושב-ראש.

ואני הייתי שם, ואחרי זה היה לי דיון מהיר בוועדת הבריאות. אז אני מקווה שלפחות את הנושא הזה של תורים ארוכים לדרכונים ולתעודות זהות, היום שמענו שיש תוכנית של משרד הפנים ושל רשות האוכלוסין למציאת פתרון לבעיה הקשה הזאת, שהיא בעיה של כלל האזרחים, שלא מקבלים תורים לחידוש דרכונים ולחידוש תעודת זהות ביומטרית. אז שמענו ממנהל רשות האוכלוסין תומר מוסקוביץ', ואני יודע שגם שרת הפנים שוקדת על העניין הזה ומציעה פתרונות. אני מקווה שסוף-סוף יימצאו הפתרונות ואזרחים לא יסבלו, גם מזמן ארוך ותורים ארוכים אבל גם מהנפקת דרכונים,

גברתי השרה, כפי שאת יודעת, אזרחים שמגיעים לתור, סוף-סוף מקבלים תור, אחרי זה צריכים להמתין גם שבועות ולפעמים חודשים לקבל את הדרכון. שישה שבועות.

אז השאילתה לכבוד שרת הפנים, בעניין מסילת הרכבת בכפר נחף, ועדת התכנון המחוזית בצפון תפקיד תוכנית פריסת מסילת רכבת והרחבת כביש 85 תוך כדי הפקעת מאות דונמים מהיישוב נחף. תוכנית זו תהפוך את היישוב לגטו ותפגע בהתפתחות הכפר ובפיתוחו העתידי. ברצוני לשאול את כבוד השרה: 1. מדוע לא תעיין הוועדה מחדש בתכנון פוגעני זה? 2. מדוע לא ייבדקו חלופות נוספות, פוגעניות פחות?

רק אמירה אחת על הדרכונים, ביום ראשון תיפתח לשכה חדשה בבני ברק להנפקת דרכונים זמניים. זאת אומרת שמי שצריך דרכון דחוף בששת השבועות הקרובים ולא רוצה לעשות את זה ברגע האחרון בשדה התעופה, יוכל במחיר הרגיל להגיע לבני ברק ולהוציא דרכון זמני. אני הארכתי את התוקף של הדרכונים הזמניים משנה לשנתיים. ובעניין של השאילתה, פרויקט מסילת הרכבת לקריית שמונה הוא אחד הפרויקטים החשובים במחוז, פרויקט אשר יאפשר את חיבור הצפון למרכז הארץ בתשתית ציבורית חשובה מאין כמוה. אין ספק שהמרוויחים הגדולים ממנה יהיו בראש ובראשונה מי שנמצאים סמוך לקו הזה, ותושבי נחף ביניהם. כביש 85 הקיים היום הוא כביש דו-מסלולי, דו-נתיבי, הנמצא בדופן הדרומית של נחף. מצב זה אינו משתנה כלל בעקבות תוכנית המסילה. הפרויקט משדרג את כביש 85 הקיים ומשפר את הנגישות התחבורתית והתנועתית של תושבי נחף ובקעת בית הכרם למוקדי תעשייה ומסחר מרחביים, כך שהטענה להפיכת היישוב לגטו עקב הקמתה של המסילה היא טענה שפשוט אינה נכונה בשום צורה ואופן. קידומה של התוכנית נמשך זה כמה שנים, ובניגוד לנטען בשאילתה, במהלכן נבחנו כמה חלופות מיטביות לתוואי המסילה והתקיימו כמה דיונים וכן סיורים בשטח התוכנית תוך היוועצות עם גורמים רבים בעניין. בחירת חלופה לתוואי כה ארוך מצריכה איזון בין שלל האינטרסים של כל בעלי העניין. מטבע הדברים, יש פשרה שכמובן מאזנת בין כל האינטרסים השונים. האינטרס של כמה בעלי קרקעות ביישוב אשר ייתכן שחלק מקרקעותיהם יופקעו או שייעודן ישונה, כנגד פיצוי כדין, כמובן, אינו יכול להיות אינטרס בלעדי. חשוב להדגיש כי במסגרת בחינת החלופות נשקלו גם השיקולים של בעלי הקרקעות הפרטיות בנחף, מתוך מגמה ברורה לצמצם ככל שניתן את הפגיעה בהם. תוכניות תת"ל/49 ותת"ל/17/א המאושרות קובעות את מיקומו ואופיו של כביש 85 לאחר שעברו הליכים של שמיעת השגות הציבור והכרעה תכנונית בהן, ומעמדן גובר על מעמד התוכנית שעליה שאלת. פרויקט המסילה מסיט את כביש 85 רק במקטע קצר, שאינו נכלל בשתי תוכניות אלו וכהמשך להן, ומיקומו מוכתב גם על פיהן וגם מאילוצי בינוי בשטח.

האפשרות להסיט את הכביש ממקומו הנוכחי מוגבלת מאוד. חשוב להדגיש: גם לאחר בחירת החלופה המיטבית, ההחלטה בדבר התוואי המדויק של המסילה טרם התקבלה. יצוין כי נעשו כמה ניסיונות לתאם מפגשים עם ראש המועצה ועם הצוות המקצועי של המועצה, אולם אלו נדחו פעם אחר פעם על ידי האחרונים בטענות שונות. גם ביום שבו נדון תוואי המסילה והדרך, במאי, בחרו נציגי המועצה המקומית שלא להציג את עמדתם בישיבה שנערכה, ושלחו מסמך המפרט את טענותיהם בעניין, כך שאין למועצה להלין אלא על עצמה בעניין הזה. חשוב לציין כי גם לאחר קבלת ההחלטה על ידי הוועדה ישנם הליכים הקבועים בחוק לעניין התנגדויות ועררים, וכל אחד רשאי לפעול בהתאם לזכויות המוקנות לו בדין, כך שלאותם בעלי קרקעות שיראו עצמם נפגעים, אם יהיו כאלה, תינתן אפשרות להציג את עמדתם בעניין בהתאם לשלבים הקבועים בחוק.

ואחר כך גם חבר הכנסת טיבי רוצה לשאול. תודה, כבוד השרה, על התשובה. אני גר באזור שם, ואני הייתי כמה פעמים, רק לפני כמה ימים הייתי בניחום אבלים בכפר נחף. אנחנו בקשר עם המועצה, ואנחנו מבינים את הצורך בהקמת תשתיות, בין שזה כביש 6, בין שזה חברת חשמל ובין שזה מסילת רכבת וכל זה. אבל הבעיה היא שכל התשתיות האלה הן על חשבון היישובים הערביים, שממילא הם חנוקים ואין שטחי בנייה ואין הרחבה. ביישוב נחף בעיקר יש את 85,

שבאמת הוא חוצה, ויש עכשיו את המסילה. אני בקשר גם עם משרד המשפטים, גם עם משרד הפנים, בעניין כל העסקים שעל כביש 85 שקיבלו התרעות וקנסות במאות אלפי שקלים על פי תיקון 116, חוק קמיניץ. כך שבאמת צריכים, תמיד אנחנו באים, גם המועצות, גם התכנון שם, תמיד אנחנו באים עם חלופות פחות פוגעניות. לכן כל בקשתנו היא לשקול תוכניות וחלופות פחות פוגעניות על מנת שבאמת, לא מדובר במספר מועט אלא מדובר במאות דונמים שהם, החמצן. החמצן והריאה של התושבים האלה בכפר נחף.

אבל מהתשובה שלי אתה מבין שהיה דיון, הם אפילו לא טרחו להגיע, המועצה, ושבוחנים את כל החלופות, ותמיד רוצים לקבל את החלופה הכי פחות פוגעת.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה, שאלה נוספת. תודה, מכובדי היושב-ראש. גברתי השרה, אני מצטרף לדבריו של חברי אוסאמה לגבי חלופה פחות פוגענית כלפי כפר נחף. העתודה הקרקעית הזאת היא הריאה, היא החמצן של הציבור.

ברשותך, רוצה לנצל את העובדה שאת פה לשאול אותך על הבקשה שלנו להכריז על כפר כנא וכפר קרע כערים. הנושא נמצא על שולחנך. נעשתה עבודה יסודית בשני הנושאים האלה. השאלה היא: מתי את מתכוונת לאשר או לא לאשר את הבקשה הזאת? מעניין לעניין באותו עניין, גם נושא החלטות הוועדות הגיאוגרפיות, ועדות הגבולות של יישובים רבים, גם הן נמצאות על שולחנך, בעיקר ביישובים הערביים. מה הצפי בנושא הזה?

בעניין ועדות גיאוגרפיות, אני פעם בשבועיים בערך עורכת ישיבה במשרד, ישיבה מקצועית, עוברת על כל הבקשות אחת-אחת, וחלק מאשרת וחלק דוחה באופן ענייני לחלוטין, כשמה שמנחה אותי הוא שאני מעבירה שטחים רק על פי גבול התכנון. זאת אומרת, אם בעיר מסוימת יש ותמ"ל, לדוגמה, ונפתחה ועדה גיאוגרפית על שטח רחב, אני מעבירה רק את השטח של הוותמ"ל. זה נכון גם לערים יהודיות, גם לערים ערביות.

אני משתדלת באופן עקרוני כמה שפחות לפגוע בחקלאות וכמה שפחות לפגוע בשטחים פתוחים. למה?

כי אני לא רוצה סתם לפגוע בחקלאים שאני לא צריכה ולקחת סתם אדמות ממועצות אזוריות אם אני לא צריכה. בעניין ההכרזה על ערים, ישב אצלי ראש מועצת כפר כנא וישב אצלי ראש מועצת כפר קרע, ועם שניהם אנחנו בקשר, אני והלשכה שלי. המצב של שתי המועצות האלה הוא שונה. על כפר כנא כבר הייתה ועדה גיאוגרפית וכבר יש עבודה. יש שם כל מיני דברים, אני לא סופרת אותם פה, כל מיני דברים שצריך לבדוק מול המועצה, וזה בהחלט נמצא בתהליך מתקדם. אם, המליצה להעביר שטח שיפוט ליישוב אחר, בלי קשר לתכנון, למה לדרג את השטח שחל עליו תכנון מסוים? הרי מדובר על שטח מוניציפלי, לא מדובר על שטח תכנון.

אם אתה פוגע בחקלאי, אם הוא תחת יישוב כזה או תחת יישוב אחר, אז אני אסביר. כששטחים נמצאים תחת המועצות האזוריות אז הם בטוחים יותר שלא יבנו עליהם ולא יהרסו את השטחים הפתוחים ואת השטחים החקלאיים. ברגע ששטחים עוברים ממועצות אזוריות לערים, אם זה שטח שהוא לא מתוכנן, אז התפיסה היא שבעתיד יבנו. היה לי את המקרה הזה בין קריית אתא למועצה אזורית זבולון. אני העברתי בסוף בהסכמה, אחרי הרבה מאוד מאמצים, שטחים נרחבים ממועצה אזורית זבולון לעיריית קריית אתא, גם שטחים מתוכננים, יש שם ותמ"לים, וגם שטחים לעתיד, אבל אני בדרך כלל נמנעת מלעשות את זה. אנחנו נמצאים בתנופת בנייה מאוד מאוד משמעותית. בשנתיים שלא הייתה כאן ממשלה מתפקדת כמעט שלא שיווקו וכמעט שלא תכננו, והוותמ"ל לא עבד. עכשיו הוותמ"ל עובד ומתכננים המון ומשווקים המון, והתפקיד שלי זה כל הזמן לנסות לאזן בין הצורך ההכרחי של מדינת ישראל לבנות בכמויות רבות והצורך של הערים להתפתח לבין הצורך שלנו כמדינה לשמור על שטחים פתוחים, ושלי כתפיסת עולם, לשמור על החקלאים. יש לי היום ישיבה מאוד מאוד טעונה עם ראשי המועצות האזוריות, כי יש בזמן הקרוב כמה ותמ"לים מאוד מאוד גדולים לערים בדרום, ערים מאוד משמעותיות. יש כל הזמן ויכוחים, והתפקיד שלי זה להיות השופט בעניין הזה, וזה מאוד מורכב. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין רצתה שאלה נוספת. זה יוצא בעצם כבר שלושה ח"כים ששואלים. אני אאפשר לה, כמובן. בבקשה, חברת הכנסת רוזין.

אני מגיעה עכשיו מדיון בוועדה לחיזוק מעמד האישה ושוויון מגדרי בנוגע לאמנת איסטנבול. קראתי בעיון רב את שמונת העמודים שהגשתם כהתנגדות לאמנה. את כשרת המשפטים תמכת בהצטרפות לאמנה. משרד הרווחה, משרד המשפטים ומשרד החוץ ממש טוענים עד כמה זה קריטי למעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל להצטרף לאמנה הזאת, ויותר מזה, למאבק באלימות נגד נשים במשפחה ואלימות בכלל נגד נשים ולשמירה על זכויותיהן וחירותן והביטחון האישי של נשים בחברה הישראלית. אני קראתי את הטענות שלך. אין ממש בטענות האלה. כל נושא ההגירה והפליטות לא קשור לאמנת איסטנבול, וממילא אנחנו חתומים על אמנת הפליטים ויש לנו הגנות שאנחנו יכולים למצוא. ישבו שם ממשרד המשפטים וממשרד החוץ, ועל כל אחת מהטענות יש תשובה משפטית הולמת שאפשר להביע ואפשר להגיש. אין סיבה לא לתמוך באמנה הזאת. אני חושבת שזה יהיה כבוד למדינת ישראל ולנשים בישראל. אל תיכנעי לקיצוניים.

רק נעשה סדר, מיכל. כל כנסת ישראל וכל ממשלת ישראל, בלי קשר לשיוך מפלגתי או קואליציוני אופוזיציוני, כולנו חושבים שצריך לעשות הכול כדי למגר אלימות נגד נשים. כשהייתי שרת המשפטים הייתי חברה בצוות שרים ייעודי לטיפול באלימות נגד נשים, ואם את מסתכלת על הנתונים של ישראל ביחס לעולם, אנחנו נמצאים במקום טוב. כמובן שאפשר תמיד, בעיקר בזכות הארגונים. כמובן שאפשר תמיד להשתפר, אבל אנחנו נמצאים במקום טוב. מדינת ישראל תילחם באלימות נגד נשים בלי קשר אם היא חברה באמנה כזאת או אחרת. מעמדה הבין-לאומי של מדינת ישראל לא קשור בחתימה על אמנה כזאת או אחרת. אף מדינה מחוץ לאיחוד האירופי לא הצטרפה לאמנה הזו. בואי נראה ונחכה שארצות הברית הנאורה תצטרף לאמנה, ואז אני חושבת שאפשר באמת לשקול גם הצטרפות שלנו.

חובשת את הכובע של שרת הפנים, והאחריות שלי היום היא על מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. כשרת פנים העליתי הסתייגויות וקשיים, מה גם שהאמנה הזאת תטיל הרבה מאוד נטל רגולטורי וביורוקרטי על מדינת ישראל היא תחייב סוף-סוף את המדינה לעמוד ביעדים,

אני חושבת שהנטל הזה פשוט מיותר.

זה לא דיון שאלות ותשובות. תודה רבה.

את כן, אבל לאחר שנסיים קודם כול שאילתות דחופות. אני צריכה לשוב? כן, תצטרכי לשוב עוד כמה דקות. אנחנו נחזור לשאילתות הדחופות. כרגע אני מזמין את חברת הכנסת גילה גמליאל לשאילתה לשרת החינוך בנושא: מחסור, זה הנוהל, זה התקנון. קודם שאילתות דחופות, אחר כך שאילתות רגילות. שתי השרות הגיעו באיחור ולכן דחינו את השאילתה של חברת הכנסת גמליאל, ואני חוזר לשאילתה הדחופה. הכול בסדר, עושים על פי התקנון. אז בבקשה, חברת הכנסת גילה גמליאל,

מי שתשיב על השאלה היא שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. אדוני היושב-ראש, שרת החינוך, חברות וחברי הכנסת, על פי התחזית של הלמ"ס, כ-167,000 תלמידים יצטרפו לספסל הלימודים בשנים הקרובות. עוד עולה מהנתונים כי עד שנת 2026 צפוי מחסור משמעותי של כ-200,000 מורים. ברצוני לשאול: האם וכיצד משרדך נערך לפתור את המחסור המשמעותי הצפוי במורים? תודה רבה לחברת הכנסת גילה גמליאל על הנושא החשוב שעולה על סדר-היום, שזה שכר המורים, ובכלל המעמד שלהם והתנאים שלהם בתוך מערכת החינוך. אבל רק תיקון קטן מבחינת הלמ"ס, ואת גם תביני כמה זה חסר היגיון כשהם אומרים שבעוד כארבע שנים יהיה חוסר של 200,000 מורים. היום בכל מערכת החינוך יש כ-190,000 מורים, כך שזה קצת לא הגיוני, כי המערכת לא תימחק. חשוב לומר את זה. אני רק אקריא את הנתונים שקיימים, ואחר כך אני אסביר מה אנחנו עושים בנושא החשוב שאת מעלה.

מה שאומר הלמ"ס בדוח שלו, כשנכנסים פנימה ולא נשארים בכותרות שפורסמו: על פי התחזית, עד לשנת 2026 הביקוש הצפוי למורים יגיע לכ-214,000 מורים, ולכן הצפי לתוספת הוא של כ-24,000 מורים לעומת שנת 2021. זאת אומרת, 214,000 המורים שהוא מציין זה מה שיהיה צריך ביחס למה שיש היום, והדלתא של זה היא 24,000 מורים.

אבל בזה אנחנו מטפלים. בעניין של שכר המורים, נפתח הסכם השכר, וברור לכולם שהסכם השכר הפעם לא יכול להיראות כמו שום הסכם שהיה בעבר. זה יהיה חייב להיות מלווה בתוספות משמעותיות, קודם כול למורים מתחילים, כדי שיהיה אפשר לגייס מורים חדשים, איכותיים וטובים למערכת, שירצו לבוא ולהיות בה, וגם למורים ותיקים, כדי שלא יצא מצב שמורים ותיקים פשוט עוזבים את המערכת, אחרי שגם מושקעים בהם הרבה מאוד משאבים ויש להם הרבה מאוד ניסיון והם כבר עוברים תהליכים, ובגלל שהשכר שלהם הוא לא מכבד ולא ראוי אז הם פשוט עוזבים למקומות אחרים. זה באמת אתגר, זו משימה מאוד גדולה, ואנחנו פועלים גם בהיבט של הסכם השכר. אבל גם צריך להגיד ביושר שהנושא של מעמד המורים במדינת ישראל והשחיקה שיש להם היא לא רק השכר, זה גם הגיבוי למורים שהלך ונשחק. אנחנו רואים שהמערכת לא מקבלת את הגיבוי שהיא צריכה, אנחנו רואים את הזלזול שמגיע מכל מיני מקומות בחברה הישראלית, אנחנו מדברים על כך שהמערכת לא מתקדמת. רק ביום שני הייתי כאן והסברתי כמה מערכת החינוך צריכה להתקדם, כמה צריך לאפשר להם לקיים חדשנות, ליזום, ליצור, להגשים את החלום החינוכי שלהם. הם באים למכללות להוראה, לומדים במרחבים חדשניים, לומדים פדגוגיות חדשניות, מגיעים לתוך הכיתה, וזה החלום ושברו. כי המערכת, בגלל מה שמשרד החינוך הכתיב, לא בגלל המורים, תקועה עוד הרבה מאוד שנים אחורה, ורק איפה שאפשר להכניס את כל החדשנות והשינויים אז המורים באמת עושים את זה. אז זה הרבה מאוד מרכיבים שצריכים לשנות במערכת כדי שמורים יוכלו וירצו להיות חלק ממנה, והשכר כמובן הוא מרכיב מאוד משמעותי. אנחנו ממש בימים האלה נמצאים בעיצומו של הסכם שכר ושל דיונים מאוד אינטנסיביים. אני רוצה לחדד את השאלה. אני דווקא חושבת שהלמ"ס אכן צודק במדדים שלו וחסרים 200,000 מורים, מכיוון שלא הגיוני שבכיתות לימוד לומדים 40 תלמידים. בראייה נכוחה לראות את הסוגיה כמה תלמידים צריכים להיות בכיתה, שזה מקסימום 20, אז באמת חסרים 200,000 מורים, והלוואי שזה יהיה החזון של משרד החינוך, איך שהוא רואה את התיקון בתוכנית חומש או בתוכנית עשור על איך אנחנו רוצים לראות שזה צריך להיות. אז לגבי הנתון, צריך להסתכל על זה בצורה כזאת,

זה הכול עניין של השקפה, של איך את מנתחת את זה, אבל אני אתייחס גם לזה.

דבר שני, לגבי 24,000 מורים, אם המשרד ברשותך מוביל באמת את ההזדמנות שבאותו מחסור במורים לגייס את המורים והמורות הטובים ביותר למערכת על מנת לאפשר באמת עבור ילדי ישראל את הפלטפורמות הנכונות לחינוך ראוי, ושכל ילד במדינת ישראל יצליח לממש את הפוטנציאל שבו, לכן אני חושבת שהגיע הזמן שממשלת ישראל תוביל איזה חזון בכלל: מה התפקיד של בית ספר עבור תלמידים? מה אנחנו רוצים לתת בעבורם למימוש הפוטנציאל שלהם? איך אנחנו רוצים לראות את המערכת נותנת את המענה לכל ילד וילדה? ובתוך זה, לגייס, כמו שאנחנו יודעים בצבא לגייס את הטייסים הטובים ביותר, את המורים והמורות הטובים ביותר עבור התלמידים. זה אתגר לא פשוט שאפשר לעמוד בו. כאן באמת, עברה שנה, את רואה, לא הצקתי לך במהלך השנה האחרונה, אבל עברה שנה וכעבור שנה נמצאים כבר בנבכי התפקיד. איך את רואה באמת את החזון הזה ממומש לעתיד לבוא? אז העלית פה המון המון סוגיות שהן כולן חשובות ורלוונטיות. אני אנסה לפרק את זה ולהתייחס לכולן. לא כולן קשורות לשכר המורים, אבל הן כן קשורות בעצם ליכולת שלנו לגייס מורים טובים שירצו לבוא ולהיות חלק מתוך המערכת. לגבי העניין של להסתכל על 200,000 המורים כי אנחנו רוצים לצמצם את מספר ילדים בכיתה, מספר הילדים בכיתה,

הוא כבר מזמן לא 40 תלמידים ועומד על 34. לא שזאת הבשורה הגדולה, אבל אנחנו כבר לא במקום של 40 תלמידים. אני חושבת שבכלל צריך לשנות את שיטת ההוראה והלמידה, וזה בעצמו מפצה על מספר התלמידים בכיתה, אבל אני שמה את זה בצד. צריך לשאוף לצמצום מספר ילדים בכיתה. צריך לזכור שזה לא רק עניין של כוח אדם, זה גם עניין של תשתיות,

כשאנחנו מדברות, יש לנו מחסור של כ-17,000 כיתות במדינת ישראל. איך פותרים את זה, אבל? כבוד השרה, איך פותרים את זה? חברת הכנסת גילה גמליאל, אנחנו כבר בשאלה נוספת. לא משנה, אני אענה. יש עוד חברי כנסת שרוצים לשאול שאלה.

כבוד היושב-ראש, על מנת שבאמת נקבל תשובות, אז הבעיה ידועה, אני רוצה לשמוע את הפתרונות. אבל אם את תאפשרי, חברת הנכנסת גמליאל, שאני אדבר ברצף,

אין כרגע שאלות. השרה משיבה על השאילתה. שאלת שתי שאלות, שאלות ארוכות.

אולי תגן על הכנסת פעם אחת, כבוד היושב-ראש?

אני אענה צ'יק-צ'ק, הכול בסדר. באמת, זה כבר די מוגזם, מה שקורה כאן. אתה כרגע לא בוועדת הכספים או במקום אחר.

הכול בסדר. מה שאני מנסה לומר זה שכשאנחנו מדברים על מחסור של 17,000 כיתות וכשאנחנו מדברים על מחסור של כל כך הרבה מורים, לבוא ולומר לך שבעוד שנתיים אנחנו נוכל לצמצם את מספר הילדים בכיתה, את מראש יכולה לדעת שאני לא דוברת אמת,

לכן חשוב שאנחנו נבין את המציאות שאנחנו נמצאים בה. זה נכון שבתוכנית שהיא רב-שנתית צריך להסתכל גם על זה, אבל בואי נראה, עד שנגיע למקום הזה, מה אנחנו צריכים לעשות כצעדים מיידיים בתוך מערכת החינוך כדי לשמור על כוח האדם שנמצא לנו היום וכדי לגייס כבר עכשיו כוח הוראה איכותי,

כזה שרוצה לבוא ולתת מעצמו ולתרום ולהעלות את המערכת לגבהים אחרים. זה נוגע באמת לחדשנות, זה נוגע לתוכניות לימודים חדשות ואחרות וזה נוגע לאפשרות של אוטונומיה למנהלים ומורים בתוך מערכת החינוך, מה שלא היה להם עד היום, הם פשוט עשו את מה שמשרד החינוך הכתיב. משרד החינוך, במקום להיות רגולטור, היה גם המעסיק, גם המפעיל, גם המבצע, זאת אומרת, עושה את הכול. את זה אנחנו מנסים לשנות ולבזר כמה שיותר סמכויות לשטח, כדי שבאמת מי שנמצא שם יוכל לעסוק בעשייה החינוכית ולא בכל הדברים האחרים שהם שנדרשו ממנו עד היום. אז שכר המורים, נלחמים עכשיו בהסכם השכר, הנושא של בנייה, אנחנו נמצאים בשיח כדי לתת אינטנסיביות של בנייה ולפתוח מחדש את תוכנית החומש, כי ברור לכולם שהיא לא תיתן מענה והיא לא תצמצם את הפערים שקיימים היום בתוך המערכת, להכניס חדשנות למערכת החינוך, פשוט לקדם אותה ולשחרר אותה מכל הכבלים שהיו בעבר ושמשום מה לא הצליחו לפרום אותם.

אמרת את זה בעצמך: זאת תוכנית שהיא רב-שנתית. לא יהיה אפשר לתקן את זה, אני אומרת לך,

תודה רבה, גברתי השרה. בשאילתה יש שני חברי כנסת שביקשו לשאול שאלות. אני מבקש שאלות, לא נאומים. חברת הכנסת סטרוק, רצית לשאול שאלה את השרה.

גם חבר הכנסת מקלב ביקש, נכון? אז רגע, מי שהולך לפי התקנות ולפי ההליך לא מקבל.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, פעם אמרת שאת מנוסה בבית הזה. את יודעת ששאילתה לשרה זה שתי שאלות נוספות של שני ח"כים.

אבל ברגע שמתחילים את השאילתה מרימים את היד, כי יכול שהשאלה כבר מיותרת.

רציונל שקובעים את ההוראות האלה. לכן, אה, גם תלמדי אותי פה. תודה רבה על השיעור החינוכי הזה. איך שהתחילה השאילתה הרמתי את היד. תודה, שמעתי אותך. תודה רבה.

אז תשנו את התקנון. אתם הרי עושים מה שאתם רוצים פה בהתנהלות שלכם.

חברת הכנסת סטרוק.

אני רוצה לשאול אותך על מחסור אחר, מחסור בביטחון, בתחושת ביטחון ובתחושה של כבוד לאומי בקמפוסים שלנו, באוניברסיטאות, במוסדות להשכלה גבוהה, בשבועות האחרונים. ממה שקיבלתי מהרבה מאוד סטודנטים, ואני מניחה שגם את קיבלת, חלקם כתבו לי שהם פנו אלייך, הם כתבו שהם מרגישים מאוימים בתוך הקמפוס, שהתאפשרו בתוך הקמפוסים הפגנות סוערות עם קריאות הסתה ודגלי אש"ף, בזמן שכשהם כסטודנטים ביקשו להפגין הפגנת נגד או למוחרת היום לבוא עם דגלי ישראל, הם קיבלו טלפונים מאיימים מההנהלות האוניברסיטאות שאוסרות עליהם להכניס דגלי ישראל. סטודנטים כותבים לי על סטודנטים שיושבים איתם בספסל הלימודים ומהדהדים בפייסבוק את נאום הגרזינים של מנהיג חמאס מעזה. אני רוצה לשאול אותך, אני בטוחה, גברתי השרה, שאת מוטרדת לא פחות ממני מהתופעות האלה, אני ממש משוכנעת. אלה תופעות מאוד מדאיגות, ולא מגיע לסטודנטים שלנו לחיות באווירה כזאת, והם לא מסוגלים ללמוד. מה השאלה, חברת הכנסת אורית סטרוק? אני בדיוק הגעתי לשאלה. השאלה שלי היא כיצד את כשרה חושבת לטפל בנושא הזה אל מול הנהלות המוסדות האקדמיים, שלא נראה שההנהלות האלה מבינות את גודל האירוע ואת הדרך לטפל בו.

תודה רבה, חברת הכנסת אורית סטרוק. אכן, מה שאנחנו ראינו בחלק מהקמפוסים בימים האחרונים הוא בלתי נסבל ובטח בלתי מתקבל על הדעת. אתמול בישיבת המל"ג העליתי את זה כנושא ראשון עוד לפני שהתחלנו את סדר-היום משום החשיבות של הדברים. צריך לומר שזה לא קרה בכל הקמפוסים. לא שזה עושה את זה פחות חמור, אבל גם צריך רגע לתת את האמת ואת התמונה המלאה. זה לא קרה בכל הקמפוסים, אף על פי שכל הקמפוסים נערכו, גם עם כוחות משטרה וגם עם שצריך, לכל מקרה שלא יקרה כדי לתת את המענה בזמן הנכון. אין מצב שבמדינת ישראל יהיה מי שיפחד להניף את דגל ישראל. אמרתי את זה בצורה מפורשת אתמול ואני אומרת את זה בצורה מפורשת גם היום. גדי, לא ביקשת.

הקמפוסים צריכים להניף את דגל ישראל בלי קשר עכשיו לסטודנט כזה או אחר, ואנחנו נוודא שהדבר הדבר הזה גם יקרה, אנחנו נוציא הנחיה מפורשת. זה מה שהנחיתי אתמול את היועצת המשפטית של המל"ג. בנוסף, אני ביקשתי ממנה, הרי יש חופש אקדמי ויש חופש ביטוי ואני לגמרי בעדם והכול בסדר, רק שמבחינת הסמכות אין לנו את הסמכות במקרים כאלה לכפות משהו על האוניברסיטאות. אבל כן אני ביקשתי שיבדקו את הסנקציות או את הכלים שיש לנו להפעיל כנגד סטודנטים שפועלים בהסתה, באלימות או בפגיעה בסמלי המדינה כדי שאנחנו נוכל להפעיל אותם, אם זה בסוגיה של מלגות, של מניעת מלגות, או בכל כלי אחר. היועצת המשפטית צריכה להביא לנו לדיון הבא את הכלים שיוכלו לעמוד לרשותנו, ואנחנו נוכל להפיץ אותם לקמפוסים ובחלקם גם להשתמש בעצמנו. אנחנו כמובן עוקבים ואנחנו מעבירים מסרים מאוד ברורים גם לנשיאי האוניברסיטאות והמכללות. תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, תודה. חבר הכנסת מקלב, שאלה נוספת.

אני אסביר פה לפני שחבר כנסת מקלב מדבר. חברים, כולכם יודעים מה זאת שאילתה לשר. כולכם יודעים ששני ח"כים יכולים להצטרף.

אתם מנצלים את זה,

לא ביקשתי להפריע. שנייה, תני להסביר משהו. מה זאת הנטייה הזאת כל הזמן להפריע? אני מסביר פה, רק שנייה, תני לי להשלים את דבריי. אני מבין שיש פה סוגיה בוערת לשרת החינוך. דרך אגב, גם ביום שני ראיתם ששרת החינוך מנהלת פה שיח אתכם ואתם לא נותנים לה אפילו להשלים את דבריה תוך כדי חקיקה. מי זה אתם?

רק שנייה.

את יכולה לשמוע לפחות מה שאני אומר?

אני מציע משהו, את לא נותנת אפילו להשלים את ההצעה שלי. תלמדו אפילו להקשיב דקה. אם גברתי השרה תסכים עכשיו עם ההצעה שלי, שכל אחד, יש פה עוד שלושה ח"כים: חבר הכנסת טיבי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אתה באת אחרון, אז תנסו לחבר בין השאלות. אם היא תסכים להשיב על עוד שלוש שאלות קצרות בדקה שאתם תשאלו, אז אנחנו נמשיך, אבל רק בהסכמת שרת החינוך. אם גברתי תסכים, אז אני אאפשר. אבל לא נאומים של חמש דקות, התקנון לא מאשר את הדבר הזה. אז בזמן שחבר הכנסת מקלב ישאל את השאלה הנוספת, גברתי השרה תחשוב ותשיב להצעה שלי. אין לי בעיה לעמוד פה ולהשיב בענייני חינוך,

אבל באמת על שאלות, לא על עובדות.

אני אתן לכל ארבעתכם בדקה, לא בנאומים, לשאול את השאלות הקצרות לשרת החינוך. בבקשה, חבר הכנסת מקלב. מספיק אדיבות או לא? אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת מקלב.

יפה מאוד מצידך, אדוני היושב-ראש, וגם מצד השרה. אני רק רציתי לחדד שהמחסור בגננות הוא הרבה יותר גדול מהמחסור במורות, גם במערכת החינוך החרדית, ששם אין מחסור במורים, אבל בגננות יש מחסור חריף. הדברים שציינת הם לא הפתרונות, אבל אני רוצה רק לציין דבר אחד,

שמשפיע על כל המערכת, בגלל שכשיש סגר בבני ברק, אז מערכת החינוך והגנים ברמת גן לא נפתחת. יש תלמיד בכיתה י"א שהוא בן הקיבוץ טירת צבי בשם נטע אגר. הוא אחד משישת הכימאים המצטיינים במדינת ישראל, והוא נסע לתחרות בין-לאומית לפני כמה ימים. הוא הצטיין בשני מבחנים שהיו מקדמיים למבחן המרכזי, ונאלץ לחזור הביתה בלי שהוא יכול היה לעשות את המבחן השלישי, ובלי, כמובן, זכייה. בגלל השבת.

בגלל שהוא שמר על השבת, והמבחן היה בשבת. קודם כול, המערכת צריכה לעזור ולעמוד מאחורי זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שבה ערך השבת הוא ערך מרכזי ויסודי. הנושא ברור, חבר הכנסת מקלב. אבל אני רק רוצה להוסיף בעניין הזה עוד משהו. מה שאני מבקש זה לציין את זה אצלנו. אם שם לא ציינו אותו, לתת את הבמה הראויה לתלמיד, שבגלל הערכים שלו, שהכי חשובים לו, היה מוכן לוותר על תחרות שהכין כמה חודשים, כדי לשמור על הערכים היהודיים ועל מה שמייצג את מדינת ישראל.

האם משרד החינוך ימצא את הדרך באמת לציין את זה? גם בשבילו, אבל גם בשביל הערך המרכזי שחשוב למערכת החינוך ולכלל תושבי מדינת ישראל היהודים. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. התחלת בנושא של מחסור בגננות.

אתם אומרים לא להגיד את הבעיות, אבל לפעמים כשאומרים את הבעיות ולא מטאטאים אותן, אז גם יודעים לטפל בהן. יש מחסור בגננות, בפארה-רפואי, בקלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, ואיפה שאתה לא נוגע,

אני לא מדברת על הסייעות.

איפה שאנחנו לא נוגעים, יש פה משבר

והתעצם במשך הרבה מאוד שנים, והתעצם ביתר שאת בשנתיים האחרונות. צריך להגיד את הדברים. ואנחנו מטפלים בזה. אנחנו מטפלים בזה במסלולי הכשרה ייחודיים, בתוכניות ייחודיות להכשרה של מורים וגננות, כדי שבאמת נוכל להביא כמה שיותר כוח אדם וכמה שיותר מהר, בלי לוותר על האיכות.

לא ציינתי בפני חברת הכנסת גמליאל, אבל אני אומר את זה עכשיו: יצאנו למסלול של חמש שנים, תואר שני ותעודת הוראה. זה בעצם יאפשר לנו להכניס מורים עם השכלה גבוהה כבר של תואר שני,

גם לחזק את המעמד שלהם. אנחנו פועלים בהרבה מאוד ערוצים כדי לטפל במשבר הזה, ועדיין זה ייקח זמן, כי גם אם אנחנו יוצאים עכשיו לתוכניות מיוחדות, תביאו בחשבון שלפחות שלוש עד חמש שנים אנחנו נמצאים בתוך התהליך. לגבי העניין שאתה מעלה כאן על התלמיד, אני קיבלתי פנייה. קיבלתי את הנושא הזה לפני יום או יומיים. ביקשתי לבדוק את זה, גם כדי לראות מה אנחנו יכולים לעשות ברמה הבין-לאומית וגם כדי לראות איך אנחנו בעצם נותנים לילד או מפצים אותו על עוגמת הנפש שנגרמה לו. אז הנושא הזה כבר בטיפול המשרד. הסייעות.

הנושא הזה כבר על שולחננו וכבר נמצא בטיפול. אני רוצה רק לומר, גם כשהתווכחתם כאן על הנושאים, אמרתי לך שיש פה ילדים צעירים, אנחנו אמורים לשמש דוגמה, ותמיד,

לא רק כשהם כאן. כל הזמן. בכל יום שיש פה ישיבה. נמצאת כאן הבת של יעל רון בן משה, יחד עם החברות שלה. הן הגיעו בתחבורה ציבורית מאזור נהריה כדי ללמוד על הכנסת. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. זה שיעור אזרחות פר אקסלנס, כמו שצריך להיות. בהצלחה לכן. תיהנו.

עכשיו יש לנו ארבעה חברי כנסת שרוצים לשאול קצרות. מה שאני מציע,

שכולם ישאלו, ואז תשיבי על ארבע השאלות, וכך בעצם נעשה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה, הראשונה. אחר כך, אימאן ח'טיב יאסין, אחמד טיבי וגדי יברקן. בבקשה. אתה גם שאלת מהמקום, נכון? ונתתי לעוד אחד לשאול, נכון, איתן?

שאלת שאלה ונתתי לעוד אחד להשיב כשביקשו לפניך, אז הכול בסדר. גברתי השרה הסכימה, השיבה, וכך אנחנו נפעל.

אבל אני מבקש ממש בקצרה.

ראשית, למען הסר ספק, אני רוצה להגיד לך תודה. הטענה שלי הייתה מתי נרשמים לשאלה נוספת, האם לפני שמתחילה השאילתה או אחרי, תוך כדי, וזה משהו שצריך אולי לדון בו. אבל תודה רבה על ההצעה. אני חושבת שהיא הוגנת.

אנחנו מתבשרים ושומעים הרבה מאוד פרסומות על הרפורמה לגיל הרך.

אפס על שלוש אלה השנים הקריטיות, אני מברכת על כך שזה עבר למשרד החינוך, רק שנדמה לי שחוץ מכותרות אין שם תוכן. אם להוסיף כמה מפקחים, זו נחשבת רפורמה, אני חושבת שנכשלתם, ונכשלתם בגדול, ואתם גם מסמאים את עיניהם של ההורים. הלכה למעשה, הגנים הפרטיים, שנאלצים עכשיו גם לעלות את השכר של הסייעות, וטוב שכך, כי הסייעות צריכות לקבל תשלום ראוי על העבודה הקשה שלהן, בסופו של דבר, הם עומדים בקריטריונים בדיוק כמו אותם מוסדות מוכרים,

נשות אמונה וכדומה, עומדים בפיקוח, עומדים בכל התנאים ובקריטריון אחד. אז מדוע אותם מורים שאין להם מקום במוסדות המוכרים,

נעמ"ת וכדומה, לא ייהנו ויוכלו להכניס את הילדים שלהם למוסדות של הגנים הפרטיים?

אחרי דוח טרכטנברג, הרחיבו את החינוך חינם לילדים מגיל שלוש. נעזרו בגנים הפרטיים, באילו שנכנסו לתוך המערכת, ושם בסופו של דבר גם קיבלו גננות מקצועיות, שגם עברו את הנושא של משרד החינוך. אם לקחתם את הנושא של הגיל הרך למשרד החינוך, ראוי שיהיה חינם. ואם לא חינם, אז כל מי שעומד בקריטריונים שאתם קבעתם ייהנה גם מההשתתפות בשכר הלימוד של אפס עד שלוש.

תודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. שאלה נוספת, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. בבקשה. כבוד היושב-ראש, קודם כול תודה. כבוד השרה, השאלה שלי: כמו שאתם יודעים, הייתה ועדה, ועדת המשנה לשיבוץ מורים ערבים, והגישה את ההמלצות שלה בנושא של העברות. ספציפית, בנוגע לשאלה של המחסור במורים ומורות, איך זה מתיישב עם העובדה שיש קרוב ל-14,000 מורות ומורים ערבים מובטלים זה שנים, ומהם קרוב ל-10,000 מורים ומורות שלא מתייאשים ומגישים בקשה לשיבוץ כל שנה? הפתרון כל כך פשוט לשני הצדדים. זו השאלה שלי.

חבר הכנסת טיבי, רצית לשאול על שכר המורים. בוא אני אחסוך לך הגשה למיקרופון. זו שאלה שכל הזמן שואלים, נכון? אני חושבת שכבר עניתי על שכר המורים. גם אני חושב, אבל בסדר. אם להיות הוגן, אז עד הסוף.

אבל באמת, אני מבקש, בקצרה, חברים, זה לא נאומים. הסכת ותקשיב.

גברתי השרה, אני רוצה להודות לך על המינוי של הגב' שירין חאפי למנהלת אגף החינוך הערבי, מינוי אישה. שירין נטור-חאפי, (אומר בערבית: קלנסווה ולוד ביחד,) זה מינוי ראוי, אישה שהיא מובילה בתחום החינוך. טוב שאישה מתמנה לתפקיד הזה. זה תפקיד מאתגר מאוד. בהזדמנות זו אני מאחל לה הצלחה, כי ההצלחה שלה היא שלנו. אני רוצה להודות למר עבדאללה ח'טיב על שנים רבות של עשייה והשקעה. תודה רבה ושוכרן. הנושא הבא: שמעתי על מחסור במורים. איך מחסור במורים, ריבונו של עולם, כאשר יש 14,000 בוגרים, מורים ערבים וערביות, מורות ערביות, מובטלים ומובטלות? אין מחסור. צריך לנייד. זה יכול להיות פתרון גם למורים המובטלים שלא מועסקים וגם למחסור. והשאלה האחרונה, שהשרה תאהב: מתנהל משא ומתן עם משרד האוצר על ידי הגב' יפה בן דוד וההסתדרות על שכר המורים. אנחנו רואים את עליית המחירים, יוקר המחיה. יש מקום לתמוך, ובבוקר את תמכת בדרישה הזאת של המורים להעלאת שכר המורים והמנהלים וגם מועסקים אחרים, בעלי תפקידים אחרים ולא רק מורים ומורות במשק, אבל היות שאת שרת החינוך, דוח מקינזי אמר שהמורה הוא הגורם החשוב ביותר בהצלחה של התלמידים. צודק, מקינזי. בואו נתמוך במורים ובמנהלים, כי יוקר המחיה כמעט הורג את כולם.

בבקשה, גדי יברקן, שאלה אחרונה, ובזה נסיים את השאילתה לשרת החינוך. אדוני, קודם כול אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה, והלוואי ששאר יושבי-ראש הכנסת שינהלו את המליאה ינהגו כמוך. גברתי השרה, אני רוצה לשאול שאלה שהיא בעיה שנמשכת שנים רבות, לא רק במשמרת שלך, אצל כל שרי החינוך בשנים האחרונות, שילוב מורים יוצאי אתיופיה, מורים יוצאי אתיופיה, שחלקם הגיעו עם תעודה הוראה מאתיופיה. בארץ, כשהם הגיעו,

לא היה מנגנון להכשיר אותם והם הפכו למגשרים. גם היה עידוד של חבר'ה צעירים שילכו להוראה, והלכו להוראה ויש להם תעודת הוראה ורוצים להיכנס למערכת. הקליטה שלהם, אנחנו מדברים על אנשים שנולדו וגדלו פה בארץ. מספר המורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הוא יחסית מזערי, אם כי בשנים האחרונות, בגלל כל מיני פעולות שנעשו, אבל חלקם בהגדרה של תקן של מגשרים ולא נכנסו עדיין למערכת. לא הבנתי, אמרת פה כל כך הרבה דברים. אתה מדבר על מי שמביא תעודה מבחוץ, זה סיפור אחד. אתה מדבר על מורים שנולדו פה, למדו כאן, לצורך העניין,

למדו הוראה ונכנסו לבית הספר, אתה צריך להעביר כדי שאני אראה באופן ספציפי, לגופו של עניין. כי יש מורים שלמדו כאן, ממוצא אתיופי, אם הוא בא עם תעודת הוראה, הוא מורה לכל דבר, והשאלה היא איך הוא נקלט.

אני אומר שיש בעיה במשרד החינוך ומכירים אותה, קיימנו על זה כבר כמה ישיבות לאורך שנים. למשל, קחי לדוגמה מגשרים במערכת החינוך, בבתי הספר. המגשרים האלה, אמרו שכבר לא צריך אותם, אז מה עשו? הוציאו אותם, קלטו אותם בתוך המערכת אבל עדיין לא כמורים, ויש להם תעודת הוראה. מה הבעיה?

תודה, חבר הכנסת יברקן. חבר הכנסת גדי יברקן, אני צריכה לקבל דוגמה קונקרטית, כי מורה עם תעודת הוראה שנקלט לעבודת הוראה הוא מורה לכל דבר ועניין. אם קולטים אותו, וזה לא משנה מה התעודה שיש לו, יכולה להיות לו גם תעודה של עורך דין אבל לא קולטים אותו כעורך דין. אם קלטו אותו לתפקיד מסוים אחר אז זה סיפור אחר. אני צריכה לדעת על אילו מסגרות מדובר.

ממש עם שם ותעודת זהות, ואני אבדוק בדיוק מה הסיפור. יש לי עוד, לא, לא. חבר הכנסת יברקן, תודה רבה.

אני נתתי לך אפשרות לשאול שאלה,

זאת הייתה שאלה, בסדר, השרה תשיב לך.

אבל היא פרטנית מדי, כי אני לא מכירה תופעה גורפת כזאת. מי שמגיע עם תעודת הוראה, לא מסתכלים מאיזה מוצא הוא ולפי זה מחליטים אם הוא יהיה במקצוע של הוראה או במשהו אחר. לצערנו הרב זו המציאות. אני לא רוצה לקחת את הזכות שניתנה לי יותר מדי.

אז אני אומרת ברצינות: תעביר אליי בצורה מפורטת ונבדוק את זה בשמחה רבה. אני חושב שיש בכנסת שתי ועדות מצוינות שאמורות לדון בסוגיה שחבר הכנסת גדי יברקן העלה פה, אחת היא ועדת החינוך, וועדה נוספת שלצערי לא קמה מאז שהממשלה הזאת מכהנת, ועדת העלייה והקליטה. אני חושב שעל הסוגיות האלה אפשר לדון בשתי הוועדות. אני מציע לאדוני להגיש בקשה לדיון מהיר, שהבקשה שלך תועבר לנשיאות הכנסת, ואם הנשיאות תאשר אז הוועדה המתאימה תדון בסוגיה הזאת. בבקשה, גברתי השרה. תודה רבה. אני אתחיל דווקא בעניין של המורים,

ואחר כך אני אתייחס באריכות לרפורמה של הגיל הרך, של גיל לידה עד שלוש.

אני רשמתי לך את כל השאלות.

בישיבת המל"ג הבאה צריכים להביא לי. אמרתי את זה. היועצת המשפטית צריכה להביא לדיון הבא את מה שמוצע.

יוצאת הנחיה לכל הקמפוסים על הנפת דגל ישראל. זה לומר את המובן מאליו. לגבי הסוגיה של מורים במגזר הערבי וכל הנושא של השיבוץ, תראו, קודם כול צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על השיבוץ, בעיקר כל הסיפור הוא עניין שיבוץ בדרום אל מול שיבוץ בצפון. בצפון יש לנו רוויה של מורים,

כל התקנים מאוישים, ובדרך כלל יש מחסור במחוז דרום, ואז מה שקורה, מורים חדשים שבאים ורוצים להיקלט במערכת מוכנים ללמד גם בדרום, כי שם באמת יש צורך, והם מתחילים את העבודה שם. נכון שעם השנים, כשהם מקימים משפחה זה כבר הופך להיות יותר מורכב והם רוצים לחזור חזרה, אבל בסוף אנחנו צריכים גם להסתכל על איפה יש היצע, ובהתאם לזה לעשות את השיבוץ. הוועדה עשתה עבודה. אנחנו דנים בנושא הזה כדי לראות שבאמת הדברים נעשים כמו שצריך ושאין עיוותים בתוך הסיפור הזה. והינה, אני אומרת לכם כאן ואמרתי גם בעבר: אם אנחנו נגלה שמשהו לא תקין או מתנהל בצורה שהיא קצת מעוותת או שצריך לתקן אותו, אנחנו נתקן אותו. לגבי העניין של 14,000 מורים מובטלים,

אם יש לי לדוגמה 2,000 מורים לחינוך גופני, אין לי מה לעשות איתם. אם כל המשרות וכל התקנים של חינוך גופני מאוישים, אין לנו איפה לקלוט אותם. צריך לראות אילו מורים, לאילו מקצועות, אם הם באמת מוכשרים להיכנס לתוך המערכת, אם יש להם השפה שצריך, במקרה שהם נכנסים לבתי ספר יהודיים וצריכים ללמד את השפה העברית. יש הרבה מאוד משתנים שלפיהם נקלטים המורים. אז צריך להגיד את הדברים, ותאמיני לי שאין מורה שיוכל לתת את המענה במחסור של תקן מסוים והוא לא ייקלט, בלי קשר לא למין שלו, לא לגזע,

אנחנו כולנו יודעים שיש גם מורים מהמגזר הערבי בתוך בתי ספר יהודיים וזה לא עניין מגמתי, זה עניין של מציאות. אנחנו נעשה הכול, ונשמח מאוד,

לפתור גם את מצוקת האבטלה של המורים האלה וגם לפתור את המצוקה אצלנו. אני יכולה לומר לכם שיש תוכנית שעכשיו ממש מתקיימת של 400 מורים מהמגזר הערבי שיעברו תהליך לקראת השנה הבאה מבחינת השפה, מבחינת כל מה שהם צריכים כדי להשתלב בתוך המערכת. אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה ואנחנו גם נמשיך לעשות את זה. לגבי הרפורמה של הגיל הרך, עניתי לחבר הכנסת גדי יברקן. אתם שאלתם שניכם על הנושא של המורים. בסדר, רק לדעת שלא פספסתי אף אחד. לא, הייתה שאלה של ויצ"ו-נעמ"ת. יש שאלה של המעונות. תראו, הנושא של מעונות היום, מי כמוך יודעת, היה שטח פרוץ במשך 70 שנה. חוק הפיקוח על מעונות היום התגלגל כאן, בכנסת ישראל, מ-2012. הייתה יושבת-ראש ועדה לפני שאני הייתי יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד, את בטח מכירה אותה, שיכלה להעביר את חוק הפיקוח על מעונות היום ולא העבירה אותו. ולא העבירה אותו. ומרגע שנכנסתי לתפקיד כיו"ר הוועדה לזכויות הילד בעצם קידמנו את חוק הפיקוח על מעונות, הממשלה רצתה לגלגל, העברנו את חוק הפיקוח על מעונות היום, שמתייחס לביטחון האישי, לחלק שמתייחס, אל תבלבלי את הקהל, זה לא חוק הפיקוח,

אם את רוצה לצעוק אז בואי, חברת הכנסת אבקסיס, תודה.

לא חוק הפיקוח.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

זה לא חוק הפיקוח. חוק הפיקוח הוא ספר. תודה, תודה.

חוק הפיקוח, שהוא ספר, שהוא באמת כולל כל כך הרבה פרטים, הגיע כמעט לקריאה השלישית, אלא שראש הוועדה פשוט בחרה שהדבר הזה לא יעבור. ומי שיש לו ספק במה שאני אומרת, מוזמן לפתוח את הפרוטוקולים של הוועדה לזכויות הילד בכנסת ישראל, הכול שמור במשך הרבה מאוד שנים, והוא יוכל לראות את זה. העברנו בכנסת העשרים את הסעיף שעוסק,

אני יכולה לדבר. רק שנייה. אדוני היושב-ראש, היא לא שאלה בשביל לשמוע את התשובה, היא שאלה כי היא רוצה להשמיע. אני רוצה להשיב לפרוטוקול ובזה לסיים את העניין. לגופו של אדם. הייתי יושבת-ראש ועשיתי עבודה מצוינת, חברת הכנסת לוי אבקסיס, חברת הכנסת לוי אבקסיס, סיימנו את הנושא הזה. שאלה עניינית, איפה הכסף לרפורמה, תודה. תודה רבה. גברתי השרה, את לא חייבת להשיב, מיצינו את הסוגיה. אני רוצה להשיב לפרוטוקול כי זה חשוב. מיצינו את הסוגיה. אני מבקש להשיב בקצרה, כי יש לנו עוד שאילתה ויש לנו סעיפים נוספים על סדר-היום. תודה, מיצינו את הסוגיה הזאת.

בכנסת העשרים עבר חוק הפיקוח על מעונות היום, עבר הסעיף שעוסק בביטחון האישי אחרי הרבה מאוד מאמצים, קודם כול כדי להתחיל את האסדרה בתחום שהיה שטח פרוץ במשך 70 שנה, הנושא של מי מטפל בילדים, האם יש רישום פלילי, איפה מטפלים בילדים, עזרה ראשונה וכל מה שצריך. נלחמנו על כך שמעונות היום יעברו למשרד החינוך כדי, רבותיי, אנחנו עוד לא התחלנו אפילו חקיקה, ואני לא רוצה לקרוא לסדר חברי כנסת. אני מבקש, מיצינו את הנושא הזה,

לא, אדוני היושב-ראש, אני ממש לא מיציתי. נאמרו דברים לפרוטוקול, אני רוצה להשיב. תקרא אותה לסדר או שתצא החוצה. גברתי השרה, תודה. תעמדי בעובדות, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

התחלנו את תהליך ההסדרה במערך המעונות והכנסנו גם את המעונות הפרטיים תחת פיקוח, כדי בכלל להתחיל ולאתר את המעונות שנמצאים בארץ. אני יכולה לומר לכם שעד היום אנחנו לא יודעים על כל המעונות שיש בארץ. אנחנו נמצאים בתהליך של בנייה ושל הסדרה אחרי 70 שנה של הפקר. נלחמנו כדי שמעונות היום יעברו למשרד החינוך, ומרגע שהם עברו למשרד החינוך אנחנו מרחיבים ומעמיקים את הפיקוח. קלטנו הרבה מאוד תקנים, הטמענו את האגף, אני מזכירה לכם שזה התחיל רק בינואר האחרון, אנחנו מעבירים הכשרה את כל המטפלות שנמצאות במערכת, גם המסובסדת וגם הפרטית, הכשרה של 220 שעות, שבסופה כל מטפלת מקבלת 2,500 שקלים, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת לוי אבקסיס, ביקשתי יפה. ביקשת לקבל שאלה נוספת. את ממשיכה עכשיו לעשות בלגן ומפריעה לשרת החינוך לדבר. שאלתי איך, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. בבקשה תצאי מהאולם. תודה רבה. זה כל מה שהיא רצתה, לצאת. אתה ממש חצוף. תקשיב לתוכן, אני מבקש לצאת מהאולם. חברת הכנסת לוי אבקסיס, בבקשה לצאת מהאולם.

את הרפורמה. רם שפע, אני קורא גם אותך לסדר פעם ראשונה. אתה באת לתת פה הודעה.

אני לא ביקשתי שתנהל את הוויכוח הזה.

נא לצאת מהאולם. תודה רבה. (חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס יוצאת מאולם המליאה.) הכשרה של 220 שעות, שבסופה כל מטפלת מקבלת 2,500 שקלים מענק, כדי לייצר מוטיבציה, ו-220 השעות האלה יהיו מוכרות לה כאקרדיטציה אחר כך להשכלה גבוהה.

זאת מהפכה אמיתית, כי זה מאפשר להן באמת את הצמיחה ואת ההתפתחות המקצועית שלהן, וזה העניין של לטפל גם במעמד המטפלות. נוסף לכך אנחנו משנים את חוק המצלמות, כדי שגם במסגרת הפיקוח והבקרה אפשר יהיה לפתוח את המצלמות ולבצע איזושהי בקרה אקראית ולא לחכות רק למקרים שבהם יש חשד סביר.

אני לא אפרט כאן, אבל אנחנו עושים שורה שלמה של צעדים. אני פשוט עונה כאן על האמירה החלולה, סליחה שאני אומרת את זה, שמדובר בכותרות. אני מציעה לכל מי שמכיר את הרפורמה לצלול לפרטים וללמוד אותה. זה לא ייקח הרבה זמן וזה גם מאוד נגיש. אז מי שבאמת לא מכיר אותה, שווה לו להיכנס פנימה.

אנחנו יוצאים לתהליך בנייה מאוד רחב, 600 מיליון שקלים שגייסנו לתקציב 2023-2022, שבמהלכן ייבנו מעונות נוספים. כל מעון נוסף שנבנה, זה אומר שהמעון הזה נכנס להיות תחת סבסוד, זה מעון שהוא בסמל. לכן אנחנו, בתוכנית שהצגנו, בחמש השנים הקרובות לפחות נרחיב ונכפיל את מספר המשפחות שמקבלות סבסוד, ובסופו של דבר המטרה היא, ואמרתי את זה מעל כל במה, להגיע לסבסוד מלא לכלל הילדים שנמצאים במעונות היום, אם אלה בסמל ואם אלה הפרטיים. בכך נסדיר מערכת שהייתה הפקר במשך 70 שנה. נמצאת כאן השרה קארין אלהרר, שהייתה שותפה בדיונים יחד איתי, גם על חוק הפיקוח, גם על חוק המצלמות, והיא יודעת כמוני את מה שאחרים בעיקר מדברים. יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה, ואנחנו נעשה אותה.

תודה רבה לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון. לפני שנעבור לשאילתה רגילה, אני מבקש הודעה מטעם ועדת הכנסת. חבר הכנסת רם שפע, בבקשה תעלה ותיתן הודעה מטעם ועדת הכנסת. מי שמכבד,

של הערבים, אבל שאלתי שאלות נוספות, שלוש שאלות. א. אמרתי, יכולת להתייחס, ב. יכולת להתייחס גם, על השפה. נתתי לך אפשרות להגיד את עמדתך, בקרוב יעלו את שכר המורים, אדוני חבר הכנסת. הסוגיה הזאת, שרת החינוך השיבה לא פעם על השאלות האלה, וגם שמעתי שבחלק מהדברים היא התייחסה גם לסוגיה הזאת של השכר.

בבקשה, חבר הכנסת רם שפע, הודעה מטעם ועדת הכנסת. אם אתה חושב שאני עולה לשאול, בא במיוחד, כדי להשאיר חלל ריק,

לא השארת את זה בחלל ריק. יש דיון, יש גם דיון ציבורי, יש גם מקום לשאלה שלך גם בדיון הציבורי וגם בדיון בכנסת. הכול בסדר. חבר הכנסת טיבי, אתה יודע גם לשאול שאלות, הכול בסדר. נשאלה שאלה, אני מוכנה, לא, לא עכשיו.

לא, הוא יסיים את ההודעה והיא תעלה. חבר הכנסת טיבי, בעוד 30 שניות אני יורד, ואני בטוח שלשרה יש הרבה דברים חשובים לומר על הסכם השכר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע שנית את ההודעה הבאה בדבר חילופי אישים בוועדות,

בוועדת הכנסת, במקום חברת הכנסת עידית סילמן תכהן חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש מטעם סיעת ימינה, בוועדת הבריאות, במקום חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי תכהן חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש על מכסת סיעת יש עתיד. חברת הכנסת סטרוק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבקש לא להפריע, זו הודעה מטעם ועדת הכנסת.

זה לא דיון. פעם ראשונה, אני קורא אותך לסדר.

בוועדת העבודה והרווחה, במקום חברת הכנסת מירב בן ארי תכהן חברת הכנסת יסמין פרידמן מטעם סיעת יש עתיד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. לפני שנעבור על השאילתה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי גברתי שרת החינוך, סיכמתם, את רוצה לעלות ולהשיב בקצרה?

נא לקרוא לשרת הפנים כדי שהיא תוכל להשיב על השאילתה של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אני מבקש ממש בקצרה, כי אנחנו כבר מיצינו את הסוגיה הזאת.

אני ממליצה לחזור לראות את הדיון שהיה כאן ואת תחילת התשובה שלי, אבל אני אחזור בשמחה, אם זה ייתן תחושה טובה.

על המינוי שבירכת, אז תודה רבה על הברכה. כן, נתחיל בטוב. לגבי העניין של המורים, בראשית דבריי אמרתי שבימים אלה אנחנו נלחמים על שכר המורים. לפני שהגעת הסברתי בהרחבה, ולכן לא רציתי להתיש את המליאה, על זה שאנחנו נמצאים בתהליך ומה אנחנו מבקשים וכמה זה חשוב, ואין שאלה שאנחנו בצד של המורים,

לא בגלל ארגון כזה או אחר, אלא כי המורים הם אינטרס של מערכת החינוך, של משרד החינוך. הם עובדים שלנו ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי לחזק אותם. לגבי העניין של ה-14,000 מורים, עניתי. זה תלוי מורים למה. חבר הכנסת טיבי, אתה כנראה דיברת כאן בצד, אבל נתתי דוגמאות. אם יש לי 2,000 מורים לחינוך גופני ואין לי תקנים בתוך המערכת, כי כמה כבר מורים אנחנו יכולים להכניס, אני מדברת על 2,000 מורים נוספים עודף, שיהיו מובטלים, אין לי איפה לשים אותם. זו שאלה איזה מורים, לאיזה מקצוע, אם הם באמת מוכשרים להיכנס לתוך המערכת, אם יש להם את השפה. זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, וזה מה שהשבתי באריכות קודם, גם על השאלה שלך וגם של אימאן ח'טיב, כי אתם שאלתם פחות או יותר את אותה שאלה. סיפרתי גם שאנחנו נמצאים עכשיו בתוכנית חדשה שיש בה כ-400 מורים שנמצאים ללא עבודה והם עוברים תהליך של שפה, של התאמה, של מה שצריך, כדי שהם יוכלו להשתלב בשנה הבאה בתוך מערכת החינוך. אז עניתי וכנראה שלא שמעת, ואני עונה שוב באהבה גדולה,

אחרי כל כך הרבה זמן,

תנוח דעתם וירגישו טוב.

תודה רבה לשרת החינוך. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שרת הפנים תיכנס עכשיו לאולם ואז תוכל להציג את השאילתה שלך. אנחנו מדברים על שאילתה רגילה לשרת הפנים בנושא: צו איסור יציאה מהארץ נגד השייח' ראאד סלאח, של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. ממש עוד כמה שניות היא תיכנס לאולם, גם ככה שתגיד מה דעתה על חוק, הינה, שרת הפנים כבר הגיעה,

דעתה לא חשובה והיא הגיעה. הוא שאל כבר? לא, הוא עוד לא שאל. אני מחכה שתעלי. אנחנו נדבר איתך בפרסה ואני אגיד את דעתי.

בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. מדובר בשאילתה רגילה שנשלחה לשרת הפנים ב-1 במרץ 2022. ההחלטה לחתום על צו איסור על צו איסור יציאה מהארץ לשייח' ראאד סלאח הינה החלטה לא מידתית ופוגעת בחופש התנועה, בכבוד האדם ובזכויותיו. ברצוני לשאול: 1. מדוע לא תופסק הרדיפה הפוליטית נגד השייח' ראאד סלאח? 2. מדוע לא יבוטל הצו לאלתר?

בתוקף סמכותי מכוח תקנה 6 לפקודת הארכת תוקף של תקנות שעת חירום, חתמתי ביום 12 בפברואר 2022 על צו איסור יציאה מהארץ כנגד ראאד סלאח, לאחר ששמעתי את עמדת גורמי הביטחון, אשר הציגו בפניי מידע המעלה חשש כי יציאתו לחו"ל תנוצל לצורך פגישות עם גורמי טרור או לצורך קידום ענייני הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, שכידוע הוצא מחוץ לחוק. לאור המידע שהוצג בפניי, שוכנעתי כי יציאתו לחו"ל עלולה לפגוע בביטחון המדינה, ומצאתי לנכון להפעיל את הסמכות החוקית כדי לאסור את יציאתו מהארץ. לאחר הוצאת הצו הוגשה מטעמו של ראאד סלאח השגה ובה טען טענות כנגד הצו, אולם לא מצאתי באמור בה שום הסבר המניח את הדעת ולא קיבלתי אף אחת מטענותיו. לאור עמדתם המובהקת של גורמי הביטחון, הצו הוארך לתקופה כוללת של חצי שנה. במעמד זה אני לא יכולה להרחיב ולשתף את המידע הקיים על אודותיו, אבל אני בטוחה שאף אחד לא מופתע שאותו שייח', שמסית דרך קבע לאלימות, שולל את הלגיטימיות של מדינת ישראל ואת אחיזתנו בה, לא מתכוון לנסוע לחו"ל כדי לנפוש ולהתאוורר. שאלה נוספת, חבר הכנסת סעדי, בבקשה. גברתי השרה, גם בתשובה שלך יש המשך של מסע הסתה ודה-לגיטימציה נגד השייח' ראאד סלאח. כל המידע החסוי הזה, שכביכול הנסיעות שלו תמיד היו, ומפורסם עם מי הוא נפגש ועם מי הוא לא נפגש, אם הוא נפגש עם גורמים עוינים, שהם לא חוקיים, יש דרך לחקור ולהעמיד לדין, אבל המכשיר הזה של שימוש, ובתקופה האחרונה השימוש הוא שימוש דרקוני, לא רק נגד השייח' ראאד סלאח, אלא לפני כמה ימים חתמת על צו גם נגד השייח' עכרמה צברי ונגד עוד אנשי ציבור ואנשי דת, הוא מכשיר לא מידתי, פוגעני ופוגע בזכויות יסוד. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני חותמת על צווי איסור יציאה מהארץ

נגד מי שיש מובהקות ויש הוכחות משמעותיות שמציגים בפניי גורמי הביטחון, בעיקר השב"כ, שנסיעתם לחו"ל היא לא לצורכי נופש. תודה רבה, גברתי השרה. בזה סיימנו את פרק השאילתות. רבותיי, אנחנו נעבור לסעיף הבא בסדר-היום. אני מבקש מהסדרנים לאפשר לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס להיכנס לאולם, כי הצעת החוק שלה צמודה להצעת החוק הראשונה. אנחנו עוברים להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת הקלטה של עסקה טלפונית), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת איתן גינזבורג. בבקשה, חבר הכנסת גינזבורג, עשר דקות. תנמק את ההצעה. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, בטרם אדבר על הצעת החוק, אני לא יכול שלא להתייחס לפרסום שפורסם, שקליע נשלח היום אל דלת משרדה של אימו של מארגן מצעד הגאווה בנתיבות. מדובר באיום ברצח על רקע נטייה מינית. זו חצייה של כל גבול אפשרי, והדבר הזה הוא ממשי. רק אתמול ציינו כאן במליאה את יום המאבק בלהט"בופוביה,

הנטייה והסלידה מלהט"ב מתורגמות יום-יום לאלימות, הן מתורגמות לדברי שטנה דברים שראוי לעצור, לגנות ולפעול כנגדם ביד קשה כדי למנוע את הקורבנות הבאים. אני מזכיר לכולם שעברו שבע שנים מרצח שירה בנקי, זכרה לברכה, ורק בטקס המשואות האחרון הוריה הדליקו משואה, אבל זה מרגיש כאילו לא למדנו כלום ושהחושך עדיין כאן. זה מתחיל בשיח אלים ובקללות כנגד להט"ב ברשתות וברחוב, מגיע לאבנים לבית של זוג להט"בים פה בירושלים, לאיומים ברצח בקליע שנשלח למשרד, ובסוף זה ייגמר ברצח נוסף. ואני אומר לכם, חברי הכנסת, ומהכנסת לציבור: לא איומים, לא אלימות ולא שיח השנאה ירתיעו אותנו מהמשך המאבק הצודק שאנחנו מקיימים לשוויון זכויות מלא לחברי הקהילה הגאה. בהזדמנות זו אני גם קורא לעיריית נתיבות לקדם ולעודד את קיום האירוע המתוכנן. הביטול ייחשב כניעה לקיצוניים אלימים שמבקשים לפגוע בנו, להחביא אותנו ולהסתיר אותנו, אבל הם לא יפחידו אותנו והם לא ינצחו את הרוב השפוי פה במדינת ישראל. ולאחר שאמרתי את הדברים האלה,

אני אעבור לנושא שלשמו התכנסנו, הצעת חוק הגנת הצרכן. אנחנו מדברים על חוק שמגיע כתוצאה מתופעה. זה לא סוד שצרכנים רבים מבצעים עסקאות באמצעות הטלפון, אבל זה גם לא סוד שיש לא מעט צרכנים שמתלוננים על פער ועל חוסר הלימה בין מה שהובטח להם בשיחה עם נציגי העסק שבה הם רכשו ועשו את העסקה הטלפונית לבין תנאי העסקה שכלולים במסמך הכתוב, שמגיע לידיהם אחרי שכבר ביצעו את העסקה, ביצעו את הרכישה,

העבירו את פרטי האשראי. במקרים רבים מה שמובטח לצרכן בשיחה לא תואם למה שהוא מקבל בפועל באותה עסקה. תלונות רבות מתייחסות לכך שלאחר שהרוכש התלונן לבית העסק, העסק או נציגו הכחישו את פרטי העסקה כפי שהוסכם לטענת הצרכן שהתלונן.

לצרכן אין כל ראיה או דרך ממשית להוכיח בדיעבד את הטענות שלו ביחס לעסקה שהוא ביצע או התכוון לבצע, והמצב הזה פוגע בצרכן, פוגע באזרח הישראלי. האבסורד הזה לא יכול להימשך. החוק היום מונע מהצרכן את האפשרות להגן על עצמו, והוא שבוי בידי בתי העסק ובידי נציגי המכירות, שיכולים להבטיח כל דבר שהם רוצים בטלפון, אבל לקיים דבר אחר לגמרי בעסקה עצמה. לנציגים ולחברות

אינטרס אחד, יחיד וברור: להרוויח כמה שיותר כסף.

זה לא דבר רע, הם מקימים עסק כדי להרוויח כסף. אבל הצרכן, כל מה שנותר לו לקוות הוא שכאשר הוא מבצע עסקה, כשהוא מדבר עם בית העסק, הוא צריך לקוות שמדובר בעסק ישר שלא מנסה לרמות אותו או שלא מנסה להוליך אותו שולל. במקרים רבים מי שנופלים בפח הזה של חברות ושל נציגי שירות הם מבוגרים, הם קשישים או כאלה שהעברית היא לא שפת האם שלהם, אבל למעשה זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אם הוא לא מקליט את שיחת הטלפון שלו בנייד, אין לו שום יכולת להוכיח. הצעת החוק שמובאת היום בפניכם, חברי הכנסת, פותרת את הבעיה בצורה פשוטה: חברות יחויבו להקליט כל שיחה טלפונית עם צרכן שבה נעשתה עסקה, הם יהיו חייבים לשמור אותה למשך חצי שנה לפחות ולמסור את השיחה לצרכן אם הוא מבקש את זה, במסגרת אותה תקופה של חצי שנה. באופן הזה העוסק יהיה מחויב לתוכן הדברים שנאמרו והובטחו על ידו, על ידי הנציגים שלו, בעסקה הטלפונית. החוק הזה יגביר את השקיפות ביחסים בין העוסק לצרכן, יאפשר להגיע לחקר האמת בצורה מיטבית במקרים שבהם קיימת מחלוקת, הוא גם יקדם מסחר הוגן יותר במשק. יש בו כדי להעצים את הצרכן הישראלי ולעזור לו לשמור על האינטרסים הכלכליים שלו, ובנוסף, הוא צפוי להביא לשיפור השירות שניתן לצרכן בידי העסק ונציגיו ולאפשר בקרת איכות של השירות. העלויות שכרוכות בהצעת החוק, חוק ההקלטות הטלפוניות, הן מינוריות ביחס לתועלת, גם לצרכנים וגם לנותני השירותים, שלעיתים צריכים להתמודד בהליכים משפטיים מורכבים בבתי משפט. ממילא רוב-רובן של החברות מבצעות כיום הקלטות של השיחות עם הצרכנים, אבל הן עושות בהקלטות שימוש רק כשהמידע המוקלט משרת את עניינן. חברת הכנסת נירה שפק, זו הצעה בתמיכת הממשלה ואת לא מקשיבה.

לא צריך להיות אשמים, רק צריך להיות קשובים. נא לא להפריע, בבקשה, וגם חבר הכנסת אשר.

לכן, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה, כאמור וכפי שציין היושב-ראש, הוא חוק שנתמך על ידי הממשלה, חוק קונסנזואלי. הגישה אותו גם חברת הכנסת לוי אבקסיס, שמייד תעלה לכאן ותציג את הצעת החוק שלה, שהגישה בכנסות קודמות, מסתבר. אני חייב לומר בהזדמנות הזו גם מילה טובה לשרה לשוויון חברתי, השרה מירב כהן, שעוסקת בכל מה שנוגע לעושק הקשישים, וגם העלתה הצעת חוק כזאת בעבר.

כשרה לשוויון חברתי, היא עוסקת בכך בצורה פעילה. הנושא הזה הובא גם בהצעת חוק ממשלתית שאנחנו נראה אותה מגיעה למליאה, ואני מקווה שתקבל תמיכה של כל חלקי הבית. אני רוצה גם לציין ולשבח, חבר הכנסת אשר, תשמע. חבר הכנסת אשר, חבר הכנסת אשר. הוא עובר מתחנה

חבר הכנסת אשר, אני רוצה לקבל הגנה. מנקודה אחת לנקודה אחרת, יש עוד דופן שעוד לא הגעת אליה, אבל הייתי מציע גם לא להגיע. בכל מקרה, אני רוצה לפרגן לחברת הכנסת לימור מגן תלם, יושבת-ראש ועדת המשנה להגנת הצרכן בוועדת הכלכלה, שגם היא מקדמת את הנושא הזה ושותפה פעילה מאוד לחקיקת החוק, ובעיקר לשמירה על האזרחים מפני עוולות צרכניות. יש לה הצעת חוק דומה. היא לא יכלה להגיע עכשיו להציג אותה, אבל היא בהחלט שותפה פעילה. אני בטוח שגם היא תוכל להציג את תפיסת עולמה בנושא הזה, גם בוועדה וגם פה,

חברי הכנסת, אחרי שגם הודיתי לשותפות, יש לומר, להצעת החוק, אני מבקש מכם, מחברי הכנסת, להצביע בעד הצעת החוק, כדי לקדם סחר הוגן יותר עבור כל אזרחי ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן גינזבורג. להצעה הזו הוצמדו שתי הצעות חוק דומות. אחת היא הצעת חוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

גברתי תנמק את ההצעה שלה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, זהו יום שמח. איתן, אני רוצה להרחיב ולספר לך מה שהתחלתי: את הצעת החוק הזו כתבתי אולי בין הצעות החוק הראשונות כשנכנסתי לכנסת, מתוך פניית ציבור שהגיעה אליי. שם היה ויכוח אם מה שטוען הלקוח זהה למה שחויב על ידי החברה מרחוק. הייתה בעיה להוכיח את זה, ואז אנחנו הבנו שרוב החברות, אם אתם שמים לב, כשיש לכם את ההקלטה הקולית, אומרים: השיחה מוקלטת לצורך שיפור השירות וכדומה. הם שומרים את זה, הם רק לא נותנים את ההקלטות כדי להוכיח, אלא אם כן אתה מגיע לבית הדין ומבקש ורוצה. לא תמיד הם מתנדבים להגיד שההקלטה אצלם. אז הצעת החוק הזו נולדה כך. אני רוצה להגיד לך שגם הצלחתי לקדם אותה בכנסות הקודמות. לצערי הרב, נתקלנו תוך כדי חקיקה בתופעות שאני כבר אומרת שכדאי מאוד שנהיה ערוכים להן. יש הרבה מאוד בעלי אינטרסים במשק, שהטילו את כל יהבם, עד כדי כך שהפעילו אפילו ח"כים חברתיים שיגיעו לוועדה וינסו לטרפד את החוק הזה. איכשהו הם ניסו לומר שהחוק פוגע ביכולת שלהם לתת את השירות הזה, וכל מה שאנחנו אמרנו בסך הכול בא להסדיר את היחסים בין הלקוח לבין נותן השירות, ולבדוק שמה שנרכש בשיחת הטלפון אכן מבוצע כך. לא מעט פעמים,

זה קורה דווקא לאוכלוסיות מוחלשות, אותן אוכלוסיות שלא רק שאין להן את היכולת להקליט, אולי אין להם מכשירים חכמים, אין להם את האקטיביות ללכת ולתבוע במקרה שהם מגלים שמישהו עשה שימוש לא נכון בהסכמים ביניהם. אני רוצה לומר עוד משהו. אני 13 שנים בערך בכנסת, כתבתי הרבה מאוד הצעות חוק, חלקן בשיתוף עם מוסדות כאלה ואחרים, עם עמותות וכו'. יש הצעות חוק שכתבתי מתוך פניות ציבור. שימו לב לפניות הציבור. הן מציפות לנו הרבה פעמים לא רק בעיות נקודתיות אלא בעיות רוחביות. אני מקווה מאוד שאת החוק הזה אנחנו נצליח להעביר לא רק בוועדות, כי מסתבר ש-10% מסך הפניות שמגיעות למועצה לצרכנות הן על הנושאים הללו. אנחנו נוריד לחץ מבתי המשפט, אנחנו נשים בחזרה את המקום של תום הלב בעסקאות ובהסכמים בין צדדים, אנחנו נגן על אותן אוכלוסיות, שלפעמים אין להן את הכוח להתנהל מול בתי המשפט, אין להן את הכוח לבקש, אין להן את היכולת להגיע למשרדים. אומרים להם: בואו, תגיעו, ניתן לכם אוזניות, תקשיבו, אם וכאשר יש הקלטה. אנשים מוותרים בכלל על יום חופש כדי להגיע למקום, כדי להוכיח את הטענות שלהם. תקשיבו, קובץ קולי הוא קובץ שכמעט אינו תופס מקום, לא בזיכרון של המחשבים ובטח ובטח לא כשאנחנו מדברים על חברות גדולות. פה אנחנו באים להסדיר את העניין הזה, שרבע מהתלונות הן בכל הנושא הזה של שימוש לרעה בתום הלב של הלקוח שעושה עסקאות טלפוניות. אני רק אספר לכם שהמספר הרב ביותר של התלונות מגיע בנושאים של התקשרות בעניינים של תקשורת, מוצרי חשמל וכדומה. אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

שגם אתה והחברים בקואליציה ראיתם את החשיבות של החוק הזה, ולפעמים זרעים שאתה זורע צומחים ושותפים להם הרבה מאוד קוצרים.

ובעזרת השם, יש לי עוד הרבה חוקים טובים שאפשר לקדם בהמשך.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, גם הצעת חוק שלך הוצמדה להצעת החוק, היא דומה. גם שלוש דקות. גברתי, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-בראש, כנסת נכבדה, בהתחלה אני רוצה לברך. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

מנהלת אגף בכיר חינוך ערבי, הגב' היקרה שירין נטור חאפי, לרגל מינוייה למנהלת אגף בכיר חינוך ערבי. אני רוצה גם להדגיש שאנחנו תולים בה תקוות שתמלא

זוהי הזדמנות גם להודות לאדון עבדאללה ח'טיב על פועלו במשך שנים רבות.) לעניין של הצעת החוק, אני מאוד שמחה שההצעה הזאת עולה היום, ומקווה מאוד שהיא תמשיך את דרכה לקריאה השלישית, כי ההצעה הזאת באה להסדיר

סוגיה מאוד מאוד נפוצה בתקופה האחרונה, בעידן הדיגיטלי, בעידן שההתקשרויות והקניות לרוב נעשות באמצעים דיגיטליים, ובין היתר, לרוב בטלפון. אנחנו עדים כחברי כנסת, גם באופן אישי וגם מהרבה פניות שמגיעות לשולחננו, לבעיות ולמרמורים וטרטורים שקורים עם

הרבה פעמים אלו לקוחות שהם מרקע חלש ומאוכלוסיות מוחלשות, שאין להם את האמצעים להקלטה ואין להם את האמצעים ללכת לבית משפט ולדרוש את הדברים. בקושי יש להם יכולת לרכוש את המוצר, והם מוצאים את עצמם בסופו של יום נמצאים במקום שנותנים להם דברים אחרים,

ולפעמים מחירם הרבה יותר גבוה מהמחיר שהם סיכמו. ממש מזעזע שהרבה פעמים בשיחה אומרים להם שזו מתנה או הנחה שאתה מקבל או מקבלת, ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם משלמים עוד כסף, אפילו יותר מהעסקה העיקרית שהם עשו. אז אני קוראת לחבריי חברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעה הזאת, כדי שנוכל להסדיר את הסוגיה הזאת גם למען הצרכנים, וגם למען בעלי העסקים, שלרוב טוענים שזה לא צודק ולא נכון. זה יחסוך לכולנו כאב ראש והרבה שכר טרחה.

תודה רבה לחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. מי שישיב על הצעות החוק האלה הוא סגן שר הכלכלה יאיר גולן. בבקשה, אדוני, לרשותך עשר דקות. מזכיר לך שזה בתמיכת הממשלה. לא חייב לנצל את כל הזמן. כן, כן, ודאי, תמיכתי האישית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאתייחס להצעת החוק, שאנחנו תומכים בה

ואני אפרט גם את הפרטים שעומדים מאחורי התמיכה הזאת, איני יכול שלא להתייחס לשני אירועים שבעיניי הם דרמטיים, אחד דרמטי מאוד והשני קצת פחות, ועדיין בעל חשיבות ברמה הלאומית. אדוני היושב-ראש, ההסתה פועלת במלוא עוזה. שוב נשמעות קריאות "בוגד, בוגד" כלפי ראש הממשלה. שוב מותווה תו קלון במצחם של אזרחי ישראל נאמנים, משרתים, פטריוטים, רק בגלל שאינם מסכימים עם איזושהי עמדה פוליטית כזאץ או אחרת. הדבר הזה הוא מסוכן מאין כמותו. כל שצריך לעשות הוא לחזור לימים האפלים של 1995, 1996, ולהבין שכשאתה לוקח ראש ממשלה ומתווה על מצחו בוגד, מישהו יעשה עם זה משהו. כך זה עובד. ולא צריך הרבה. לא צריך לתת פקודה ולא צריך לכתוב הוראה ולא צריך לחקוק את הדברים בסלע. כל מה שצריך הוא לייצר אווירה תומכת. כי אם מישהו בוגד, צריך להילחם בו. ואיך נלחמים? איך נלחמים? בלחימה יש נפגעים. כן, בלחימה יש נפגעים. ברגע שאנחנו מגדירים מישהו מבני עמנו, אזרח במדינת ישראל, כבוגד, מישהו יעשה מעשה. וכשזה מותווה על מצחו של ראש ממשלה זה מעשה חמור מאין כמותו, ועם כל הצער והכאב, גם כשזה נאמר ברתחת הדם, אחר אירועים קשים כאלה ואחרים, הדבר מקבל משמעות שהיא משמעות מאיימת ומסוכנת לעתידנו המשותף כאן, במדינת ישראל. והנושא השני, אדוני היושב-ראש,

שוב עולה הדיון הזה, והוא יעלה שוב ושוב ושוב, כי החוק הזה הוא פשוט חוק רע. הוא חוק רע ברמה כזאת שכשאני לוקח תלמידי תיכון ושם לפניהם את נוסח מגילת העצמאות, פסקאות 13, 16, 17 ו-18, ומנגד את הנוסח של חוק הלאום, הם כולם אומרים לי, כאיש אחד: למה לא עשיתם את מגילת העצמאות חוק הלאום? זה מנוסח טוב יותר, זה ברור יותר וזה נכון יותר למדינה דמוקרטית וחופשית וזה נכון יותר לביתו הלאומי של העם היהודי. אני, ברשותך, אקריא שוב את פסקה 13: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". מה יותר פשוט? מה יותר ברור מזה? גם מי שרוצה בכל נפשו ומאודו בחוק הלאום, הנה חוק הלאום. ועכשיו לענייננו. הצעת החוק, או הצעות חוק שהוגשו כאן מבקשות לחייב עוסקים המבצעים עסקאות במכר מרחוק באמצעות הטלפון בסכומים העולים על אלו שתקבע השרה, להקליט את השיחה שבה נעשתה עסקה ולשמור אותה לתקופה של שישה חודשים. ועדת השרים לחקיקה המליצה לתמוך בקריאה טרומית בהצעת החוק או בהצעות החוק, בכפוף לכך שההצעה הפרטנית תוצמד להצעת החוק הממשלתית.

אדוני היושב-ראש, וברשותכם, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה למנות את ארבעת העקרונות שאנחנו רואים לנגד עינינו במשרד הכלכלה בהקשר זה: 1. חובת ההקלטה תחול על כל העסקאות המנויות בתוספת השביעית. למי שלא זוכר, התוספת השביעית מונה סוגי עסקאות שבהן, אני לא אמנה את כולן, עסקה למכירת טובין, למעט מזון, עסקה למתן שירותים פיננסיים מסוגים כאלה ואחרים ועסקאות הקשורות לשירותי תקשורת, 2. חובת שמירה של השיחות המוקלטות תהיה למשך שנתיים, 3. תהיה חובה ליידע את הצרכן לגבי הקלטת השיחה, שמירתה וזכותו לקבלה, 4. יימסר לצרכן פירוט השיחות לבקשתו. אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו ממליצים לקבל את הצעת החוק, או את הצעות החוק, ולהעביר אותן לוועדה הרלוונטית. נדמה לי שזה ועדת הכלכלה, כן. אבל לפי מה שייקבע, ובהחלט להמשיך את הדיונים בוועדה ולהביא את הצעת החוק הטובה הזאת לכדי גמר.

תודה רבה לסגן השר. להצעה זו הוגשו התנגדויות. חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה רוצה לנמק.

שלוש דקות, אדוני.

כבוד היושב-ראש. רבותיי חברי הכנסת, אתמול ביקרתי את נאדר שריף במחלקה לטיפול נמרץ בשערי צדק. נאדר שריף הוא אבא לשישה ילדים. פגשתי אותו יום לפני שנפצע, כשהלכתי לנחם אבלים במותו של ווליד שריף, קרוב משפחתו.

על ידי השוטרים ביום שישי השלישי של חודש הרמדאן, אושפז בהדסה עין כרם בטיפול נמרץ, ונפטר, עליו השלום, (אומר בערבית: רחמי אללה עליו.) נאדר היה בהלוויה, והמשטרה ירתה כדורי גומי, כדורי ספוג. נאדר ספג כדור מתכת המכוסה בגומי ישר לתוך העין השמאלית. הכדור חדר פנימה, נמצא בבסיס הגולגולת. הוא נמצא בטיפול נמרץ נוירוכירורגי, מונשם, מורדם. מצבו קשה, יציב, אבל קשה. עדיין יש סכנת חיים. אתמול ביקרתי אותו. הייתי יחד עם המשפחה. איזה, איזה, משטרה אכזרית,

שמפירה את כל החוקים הבין-לאומיים, גם יורה על לוויה, גם יורה כדורים לתוך העין, כדורי ספוג, כדורי גומי,

והכדורים האלה הם קטלניים.

גם המשטרה נכנסה אתמול לתוך בית החולים כדי לסלק את המשפחה, ואמרה למשפחה: אתם משפחה של מחבל. אגב, הוא לא עצור. הוא נורה על ידי המשפחה, על ידי המשטרה, בוודאי. בנוסף, אתמול שמענו (אומר בערבית: שנושא ארון הקבורה) עומר אבו ח'דיר נעצר, הצעיר שנשא את ארון המתים של שירין אבו עאקלה,

וקיבל מכות רצח ברגליים. כשנושא ארון מקבל מכות רצח ברגליים, המטרה היא להפיל את הארון. הוא החזיק מעמד, באומץ רב, והמשיך להחזיק בארון. אתמול הוא נעצר. מה שעושה משטרת ירושלים הוא דבר נורא ואיום. יש החמרה

באופן פראי. נגמר הזמן. אמרתי את דעתי על השוטרים שתקפו את נושאי הארון שהם פראי אדם.

ואני חושב, שהתמונות, חבר הכנסת בן גביר, תודה.

כי נגמר הזמן, ואתה גם במסגרת שלוש הדקות להתנגדות אפילו לא התייחסת לחוק.

אתה מנוסה פה בכנסת, נכון?

אז אתה יודע שאו שאתה מתייחס לחוק ואז מתנגד, או שאתה לא מתייחס ונגמר הזמן. חבר הכנסת בן גביר, אתה אפילו לא הספקת להיכנס, וכבר עושה בלגן. אני אומר את האמת.

יש פה הצעת חוק בתמיכת הממשלה, גם של חברי אופוזיציה. אתה נכנסת וכבר עושה בלגן. תן לפחות שתי דקות לנשום אוויר. בבקשה, אדוני, אני מבקש לסיים במשפט אחד. האמת היא, רק אמרתי פראי אדם, וזה קיבל ביטוי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת יעקב אשר, ביקשת גם להתנגד לחוק.

שאלה מצוינת. במסגרת תקנון הכנסת סעיף 77(ד), חבר כנסת רשאי להביע התנגדות לחוק, נכון? אך אם אתה מסכים,

יושב-ראש הישיבה רשאי גם להפסיק אותו.

אם הוא עכשיו יגיד שהוא מסכים לחוק והוא ביקש התנגדות, אז אני כיושב-ראש הישיבה רשאי להפסיק אותו. אני לא אמרתי אם אני מסכים או לא. אז בגלל זה אמרתי לך שנתתי לך זמן מעבר לשלוש דקות, בגלל שלא התייחסת לחוק. כולנו אוהבים ללמד פה את האחרים על התקנון, ואף אחד לא עומד בתקנון. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אתה גם סגן יושב-ראש הכנסת, אתה גם יודע את הנהלים.

עמיתי סגן יושב-ראש הכנסת, ברכות, אתה עוד חדש, זה החודש הראשון.

אז אני לא באמת אביע תמיכה בחוק, אני מביע תמיכה במגישי החוק, על סדרת חוקים טובים. לגבי החוק של היום, תחכה לסוף הנאום שלי ותדע למה אני מתכוון. אני רוצה לומר דווקא משהו לסגן השר יאיר גולן. שמעתי אותך כאן. אתה מדבר על אלה שקוראים לראש הממשלה "בוגד". אין ספק שזאת מילה קשה, ואין ספק שזאת מילה שצריך לא להשתמש בה, בטח לא בקונוטציה הזאת. אז קודם כול, איך אומרים? לפני שאתה אומר לאחרים, אנחנו גם צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו מדברים. כשאני מתייחס להתבטאויות אחרות שהיו מיוחסות לך, אם זאת ההתבטאות הכי ידועה על תתי-אדם, לא משנה שאתה התכוונת לאדם אחד או שניים, אבל זה יצא קצת יותר. גם זה מסוכן. גם זה מסוכן מאוד. וכשאתה אומר על חבר הכנסת שקלי שהוא בא מאשפתות, גם זה מתחיל להיות מסוכן. אני רוצה להסביר לך שבחלק הזה של בוגד יש שתי קונוטציות: יש בוגד במדינה, בוגד בעם, ויש אדם שהבטיח לבוחריו דברים שהם ליבתיים, בליבת חייהם או חייהם עצמם, דברים ברורים, דברים ברורים. קח את הרזומה שלך. אחת הבעיות שאתה סובל מהן היא שאתה אומר את מה שאתה חושב, ואתה לא מחליף את דעותיך, אז יש כאלה שחולקים עליך ויש כאלה שלא. אבל כשבא אדם ואומר לאנשים: תצביעו לי, כי אני הולך להסדיר לכם, למשל, את ההתיישבות הצעירה, את הבית שלכם, הולך לשמור עליכם איפה שאתם חיים, ואחר כך הופך את עצמו לגמרי, הם צועקים לו "בוגד", אבל הם מתכוונים: אתה בוגד בנו. היית ראש עירייה. אתה יודע שאם, רגע, רגע. אני זוכר שהייתי ראש עירייה. אתה יודע שאם לא הייתה, אני גם זוכר דבר אחד, שהמילה של איש ציבור צריכה להיות מכובדת, לא רק לדבר אליו מכובד, אלא הוא צריך לכבד גם את מילתו. לכן אם הגענו למצב שראש ממשלה מקבל כאלה "מחמאות" מציבור שהוא לא רק ציבור שהוא תת-אדם, גם מציבור אינטליגנטי מאוד, שגר איפה שהיום הוא היה בביקור ניחומים, הם מרגישים שהוא הזניח אותם, הם מרגישים שהוא רימה אותם, גורמים להסתה. הם מרגישים שהוא שיקר להם.

טוב שאתה מגן עליי כשמפריעים לי. תראה, אתה מנהל איתו שיח. אם לא היית פונה אליו, הייתי מגן עליך, אבל אתה פונה אליו,

אני פונה לאולם. לא, אמרת סגן השר, אמרת יאיר גולן. אתה פשוט מפריע המון. נא לסיים, בבקשה. שני משפטים לסיום.

ביקשתי אחד, נתת לי שניים.

כשאדם אומר: בגדת בי, בי, ברמה האישית, הוא לא מתכוון לבגידה במדינה. אני אומר שלא צריך להשתמש במילה הזאת, אפשר להגיד את זה אחרת, אפשר להגיד פשוט שקרן, כששיקר לאנשים ואמר להם: אני אשמור לכם במקומות שבהם אתם נמצאים, והזניח אותם בשביל האקזיט שלו. אז אולי הוא לא בוגד, אבל הוא רמאי ציבורי. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון, חובת הקלטה של עסקה טלפונית), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת איתן גינזבורג. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון,

התשפ"א 2021, לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 21, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעה זו עברה בקריאה טרומית. אפשר גם להוסיף את קולו של חבר הכנסת מקלב. אם כך, 22 בעד. ההצעה הזאת תעבור לוועדת הכלכלה להמשך דיון. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה השנייה,

אין מתנגדים. אני קובע כי הצעה זו עברה בקריאה טרומית, ותועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעת החוק השלישית,

של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, נעבור להצבעה.

את צריכה לשמוח. כן, את אמורה לתמוך. בשביל זה אני פה. אוקיי. בקיצור, הצעת החוק הזאת היא יוזמה מבורכת של חברת הכנסת אורלי לוי שאני אימצתי כשהיא הייתה בממשלה והגשתי אותה כפרטית. היום אנחנו מגישות כל אחת בנפרד את הצעת החוק הזאת, שבעצם מסדירה משהו שהיה אמור להיות מאז ומתמיד. אני לא מצליחה להבין את האבסורד שהיה קיים, ואנחנו בעצם מנרמלים את המצב האבסורדי שהיה. עצמאית שמנהלת עסק ומשלמת כל ימי חייה ביטוח לאומי כמו כל אזרח במדינת ישראל, ברגע שהיא יולדת, היא מקבלת דמי לידה, אוסרים עליה בעצם לעבוד כאילו היא שכירה. אסור לה לעבוד כל תקופת חופשת הלידה שלה כתנאי לקבלת דמי הלידה. אבל מה ההבדל בין שכירה לבין עצמאית? עצמאית, העסק בנוי עליה. היא צריכה לפרנס, היא צריכה לשמור שהעסק יהיה קיים גם אחרי שהיא תחזור מחופשת הלידה. היא לא יכולה לעצור את כל החיים, להגיד ללקוחות שלה: חבר'ה, שלושה וחצי חודשים אני לא נמצאת פה, תבואו בעוד שלושה וחצי חודשים ונתחיל את הכול מההתחלה, היא חייבת לשמור את העסק חי וקיים. ובשלב הזה בעצם אומרים לה: לא, אסור לך להיכנס לעסק.

ביטוח לאומי מתנה בזה שהיא לא תבוא אף פעם לעסק,

אם היא צריכה לבוא לחתום על צ'קים, אם היא צריכה לבוא לראות איך העובדים עובדים, לפעמים היא עצמאית עם עסק,

פרטי, לבד, אחד ויחיד, היא עצמאית בפני עצמה. אומרים לה: את לא יכולה. את האבסורד הזה אנחנו רוצים לסגור היום. עצמאית לא תצטרך לבחור בין להיות אימא טובה לבין העסק שלה שימשיך לפרנס אותה, בין קריירה לבין אימהות. זה יוכל לבוא בכפיפה אחת, גם להיות אימא וגם להיות בעלת עסק וקרייריסטית. את העוול הזה אנחנו פותרים היום בהצעת החוק הזאת. אני מבקשת את התמיכה של כולם.

תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. להצעה הזאת הוצמדה הצעה. יש הצעה בנושא דומה של חברת הכנסת אורלי לוי, שגם תנמק מהמקום. רבותיי, הנמקה מהמקום זה דקה, לא שלוש וחמש דקות.

אני מבקש בדקה לנמק את הצעת החוק.

חברת הכנסת, אורלי לוי אבקסיס. אדוני היושב-ראש, אדוני שר הרווחה, חבריי חברי הכנסת, אני רק אזכיר שתפקידנו העיקרי כמחוקקים הוא לחוקק חוקים ולתקנם בהתאם לצו השעה, ויהי מה. מציאות משתנה, המודרנה נכנסת, ומספר הנשים שנהפכו לעצמאיות, אי-אפשר להתעלם מהשוני בין שכירה לבין עצמאית. עצמאית שלא תגיע למקום עבודתה אחרי הלידה ולו אפילו רבע משרה, אנחנו מבינים שהיא בעצם סוגרת את העסק. הקליינטורה שלה תלך הלאה, תלך למקומות אחרים. לא יהיה לה עסק לחזור אליו. למזלי הרב, גם בכנסת העשרים וגם בכנסת הזו שני שרי רווחה היו פתוחים לשמוע. אז בכנסת העשרים העברנו את החוק הזה בטרומית. סיכמתי עם שר הרווחה דאז חיים כץ, העברנו את זה גם בתקנות. לצערי הרב, התקנות האלה בעצם לא תיקנו את המצב. רק 10% מאותן נשים ידעו על האירוע, מיצו את הזכויות. כל השאר לא רק שלא מיצו את הזכויות, יכול להיות שלחלקן נסגרו מקומות העבודה, נסגרו העסקים, וגם פוטרו שכירים. אני רוצה לפנות לשר הרווחה מאיר כהן, להגיד לך תודה רבה, גם על היכולת שלך לראות מעבר לפוליטיקה, מעבר לקואליציה ואופוזיציה, להבין שהתקנות אז וההסדר שהגענו אליו לא באמת מיצה את עצמו הלכה למעשה בשטח, עובדה שהרבה נשים לא עשו את מיצוי הזכויות שלהן, ועל היכולת להגיע איתך לדין ודברים. 90% לא מיצו את הזכויות האלה. קודם כול זה שנתתם לנו את הפרטים ובדקתם וראיתם שיש צורך בזה, אני רוצה לומר גם: יש לך מילה. כבר פעמיים ביקשת ממני להסיר את הצעת החוק ולנסות להגיע לדין ודברים, פעמיים לקחת את הנושא הזה, וכמו שהבטחת אכן עשית. זה עבר בוועדת שרים בתמיכה. אני רוצה להודות לך ולהזכיר שאנחנו חברי כנסת, שאנחנו רואים את המציאות, לפעמים אנחנו מקבלים אותה מהשטח, לפעמים מאנשים פרטיים, לפעמים מגופים כאלה או אחרים. התפקיד שלנו הוא לראות איך אנחנו מיטיבים עם הציבור, ובנושא הזה אני שמחה שיש קונסנזוס. אני מבקשת מהכנסת לתמוך, ובעזרת השם אנחנו נגיע הפעם גם לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן, בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רק רוצה להבהיר כמה פרטים כדי שנבין על מה אנחנו מצביעים. רק שנייה. חבר הכנסת טיבי, אתה ביקשת אחר כך להתנגד, נכון? אז תכבד בבקשה את השר ואת יוזמי החוק. אתה מדבר גם עם הגב, גם מדבר וגם מפריע. תודה רבה. רק אסביר. סעיף 49 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי הלידה המשולמים למבוטחת בעת חופשת הלידה ישולמו לה בעבור העובדה שהיא אינה עובדת בזמן חופשת הלידה. על פי החוק, אם מבוטחת עובדת בתקופה זו, היא אינה זכאית כאמור לדמי הלידה.

הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע כי עצמאית שעבדה בזמן חופשת הלידה תהיה זכאית לדמי הלידה בתנאים הבאים: היקף עבודתה אינו עולה על 40 שעות לחודש, היא עבדה כעצמאית בתקופה של 12 חודשים לפני הפסקת העבודה, העסק שבבעלותה הוא עסק זעיר או עסק קטן. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לעסקים זעירים, לעסקים קטנים. כשמחייבים לצאת לחופשת לידה ומתנים את התשלום, זה באמת יכול להרוס עסק כזה, במיוחד עסקים קטנים, נניח זעירים, של עד 100,000 שקלים. גברת עמלה והלכה ללמוד והכשירה את עצמה, ואומרים לה: לא תקבלי כסף אם את מגיעה למקום העסק שלך. אני רוצה לברך את חברות הכנסת, אורלי התעקשה על זה וקרן ברק, שמעלות את הסוגיה הזאת. זו סוגיה חשובה, זו סוגיה שקשורה לעשרות אלפי נשים שלעיתים הן לא בעלי העסקים הגדולים, שתמיד יודעים לכסות אותם, אבל צריך לתקן את העוולות. ניהלנו שיחות מקצועיות, אני ביקשתי למשוך את זה כמה וכמה פעמים,

הנתון הכי חשוב שאני נותן, שבעטיו צריך לתמוך בהצעת החוק הזאת, שלמרות שזה כתוב בתקנה, רק 10% ממצות את הזכות הזאת, התקנה. 90%. אז היו כאלה שאמרו לי: תשמע,

זה כתוב בתקנה,

לעיתים צריך לעשות, לכתוב את החוק ולהדהד אותו, כי זה חלק ממיצוי הזכויות. אז אני מציע, אני מבקש לתמוך. זה בתמיכת הממשלה, אני מבקש לתמוך בחוק. גם לאורלי וגם לקרן, אני מאוד מבקש שאנחנו נמשיך תוך כדי תיאום. כך צריך לעשות. זה דבר חשוב. אני מבקש מכולם לתמוך בחוק.

תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת אחמד טיבי, ביקשת להתנגד. אתה ביקשת קודם? אז קיבלת. בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי. חבר הכנסת קרעי, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הבוקר הזה צריך לומר מברוכ ובשעה טובה: לאחר שנה בתפקיד כמעט, לראשונה ראש ממשלת ישראל חצה את הקו הירוק והגיע ליהודה ושומרון. מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר הגיע ליישוב אלקנה, הבייס הקודם שלו, וביקר בכיתה א'2 ובבית אבות של היישוב. במבצע צבאי לעילא ולעילא הוא נחת במסוק בחצר היישוב שעה לפני הזמן המשוער, כדי לא לפגוש את הימין הקיצוני, שלא מסוגל לראות אותו, שמוחה נגדו. בושה וחרפה. אותו דבר הבוקר. לאחר גל טרור רצחני נגד יהודים שגבה 19 הרוגים, השם ייקום דמם, ראש הממשלה חובש הכיפה זכה במצוות ניחום אבלים, והגיע לנחם את משפחתו השכולה של נעם רז, השם ייקום דמו. במפגש

הנוכל שמע מה באמת המשפחות חושבות עליו.

הם הטיחו בו שהוא בגד בהם ושיקר להם, והם צודקים.

אמביציונר חסר עכבות וערכים.

מה זה הדבר הזה? למה?

גנב דעת שמעל באמון הבוחרים, הובס בבחירות ובגד במצביעים שלו והביא לנו את כל מה שאנחנו רואים היום. הוא מכר את המדינה לתנועה האסלמית והמליך את השמאל הסהרורי לאחר שנשבע מעל לכל במה שלא יעשה זאת. הם הטיחו בו, ולא אני,

הם הטיחו בו שהדם של נעם על הידיים שלו, והם צודקים. נעם וחבריו נשלחו לקרב של ארבע שעות כדי לעצור מחבל מתועב שכנראה רצח את העיתונאית הפלסטינית. הם יכלו לחסל אותו בדקה, אבל הם קיבלו הוראה לסכן חיים של עשרות לוחמים,

כדי שהוא לא ייפגע ויגיע בשלום לקייטנה בכלא הישראלי. חברת הכנסת מירב בן ארי. וכל זה למה, מירב? כל זה למה? את יושבת-ראש

תדאגי קצת ללוחמים שלנו,

לשוטרים שלנו. אם יש מישהו שדואג ללוחמים זה אני.

את לא מתביישת שיש מראות כאלה בשבוע האחרון?

היא עושה את זה כל הזמן.

תודה, תודה. היא דואגת להם. אתה רק מדבר והיא עושה, זה ההבדל. וכל זה אך ורק, היא עושה ועושה. גיבית עכשיו לוחמים שאתה אומר להם ארבע שעות אתם בשטח? כדי לרצות את בלינקן, תתבייש. את הקהילה הבין-לאומית והמפלגות הערביות. ידיו ורגליו כבולות לגחמות של מועצת השורא. הוא לא יכול לעשות שום מבצע למיגור הטרור, כי אז הוא יעוף על טיל.

בעזרת השם, וייזכר לדיראון עולם, תתבייש, פשוט תתבייש.

אזרחי ישראל ולוחמנו היקרים מופקרים בכל רגע, הוא מפקיר, זה מה שהוא עושה.

לך הביתה, אנחנו נתקן. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. המתנגד הבא לחוק, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. אני מבקש לעמוד בזמנים.

שהצעת החוק היא הצעה עניינית, דמי לידה לעצמאיות. בדקות האלה למדת משהו, נכון?

20 שנה, אני לא אדע להגיד את זה? אתמול קיבלתי טלפון מסטודנטים במעונות של אוניברסיטת תל אביב, כבוד השר, סטודנטים ערבים. גם התקשר אליי פרופ' יוסף משהראוי, שהוא בעל תפקיד של הדרכת סטודנטים ערבים. חבורה של חוליגנים יהודים, עשרות, הגיעו למעונות והתחילו להגיד: מוות לערבים. הם הגיעו עד קרבה פיזית ממש, כדי להתעמת עם סטודנטים ערבים שהיו במעונות, בנוכחות שוטרים, ואמרו להם: באנו לשחוט אתכם, באנו לשחוט אתכם. עמדו שם שוטרים, ואחת הסטודנטיות שאלה את השוטר: תגיד, אתה לא מקשיב למה שאומרים, מוות לערבים, באנו לשחוט אתכם? הוא אומר: לא שמעתי. הוא עמד לידה. כאשר בשטחים הכבושים מתנחלים פוגעים בפלסטינים וחיילים לידם שותקים או נותנים סיוע לפורעים היהודים,

בתל אביב, במעונות, תוקפים סטודנטים וסטודנטיות ומאיימים לשחוט אותם. תארו לעצמכם שסטודנט ערבי היה כותב חצי פוסט דומה, לא אומר פיזית, אם הוא היה אומר: נשחט אתכם ליד שוטר, אתם יודעים מה היה קורה. פוסט דומה, היה נעצר, ועדת משמעת, מעיפים אותו מהאוניברסיטה, מפטרים אותו ממקום העבודה.

האווירה לאחרונה, יש מעצרים על ימין ושמאל. אלו שהיו במסגד אל-אקצא, מענישים אותם, במיוחד אם היו באים מרוב אותם, מה, חברת הכנסת בן ארי.

את תירגעי,

יש דבר שאני בחיים לא אסלח לך. מה שאמרת באולפן שאת לא מצטערת על הריגתה, אני גם לא צריכה את הסליחה שלך. את חלאת אדם, את חלאת אדם. אני מבקש, אני מבקש, חבר הכנסת טיבי. את חלאת אדם. את חלאת אדם, אני מבקש, אני מבקש להפסיק.

מי אתה בכלל? אני מבקש להפסיק. את חלאת, חבר הכנסת, שמעתי את זה, שאת לא מצטערת על הריגת של שירין. תודה רבה. אני מפסיק את הדברים שלך. תודה רבה. את חלאת אדם. מה זה הדבר הזה? את חלאת אדם. חבר הכנסת טיבי. אני בחיים לא אמרתי שאני לא מצטער על מותו של איש. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. תודה רבה. אני לא אמרתי שאני לא מצטער, אפילו על האויבים שלי.

אני מבקש להפסיק את דבריו של חבר הכנסת

מי שאומר שהוא לא מצטער על הריגתה של שירין, אני, אני מניחה שהיא לא אמרה את זה, ואתה לא עומד על הדוכן ואומר "חלאת אדם" לאף חבר כנסת פה. לאף חבר כנסת אתה לא מדבר ככה. זה מה, היא הצטערה כשנהרגו כאן יהודים?

שום קשר לזה אם היא הגיעה לעסק או לא. לצערי הרב, הרבה מאוד שנים ביטוח לאומי הסתכל על החוק והתעלל באותן נשים. הוא היה מגיע למקומות העבודה, הוא היה בולש אחריהן, הוא היה שם חוקרים פרטיים, שזו גם עלות מאוד מאוד גבוהה. לכן, אישה שיצאה לחופשת לידה ומטפלת בילד שלה, תוכל מעכשיו להמשיך לנהל את העסק שלה, להמשיך אותו, לבוא לעסק ולראות שהעובדים עובדים. גם אם היא עצמאית, היא פרילנסרית, היא תוכל לשמר את הלקוחות, לעשות פה ושם עבודות, לחתום על צ'קים, לראות שהעסק משגשג ומצליח, שברגע שהיא יוצאת מחופשת הלידה, יש לה לאן לחזור, להמשיך לפרנס את משפחתה, להמשיך להיות roll model לילדים שלה, לא רק כאימא מצוינת אלא כבעלת קריירה, ולתת להם את הכוח הזה. אז תודה רבה על היוזמה לחברת הכנסת אורלי לוי, שהיא שיזמה את החוק ראשונה. אני אימצתי אותו בכנסת כשהיא הייתה שרה. תודה רבה לממשלה שתמכה בחוק הזה, ומעכשיו אני מקווה שהעוול הזה ייגמר, תודה. ונשים תדענה בכל הארץ: מותר לכן, מותר לכן להיות גם אימהות וגם בעלות קריירה. אף אחד לא ירדוף אתכן כאן.

תודה, תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. חברת הכנסת לוי אבקסיס, גם את

מייד לאחר מכן נעבור להצבעה. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, אני שמחה שהחוק הזה מגיע סוף-סוף לפתרון. אני מקווה מאוד שנצליח גם לחוקק אותו בקריאה השנייה והשלישית. אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כמעט 200,000 נשים עצמאיות, ובחלקן הן נמצאות גם בגיל הפריון, והן רוצות להקים משפחה והן רוצות לקיים גם בית שיכול לעמוד מבחינה פיננסית. אותן נשים לא תוכלנה להגיע למקום העבודה שלהן שלושה חודשים מאז הלידה. ואנחנו צריכים לזכור שהביטוח הלאומי היה מפעיל עליהן בלשים, עד כדי כך, כדי למנוע מהן את דמי הלידה, וזה אבסורד אחד גדול.

אנחנו לא רק באים ומשדרים שזה נורמלי, שזה חשוב, אלא אנחנו רוצים שהן תשמרנה את מקום העבודה, את מקור ההכנסה לבית, לילדים, שיוכלו להמשיך לתפקד, ואנחנו מבינים שהעסקים האלה הם אלה שמניעים את המשק.

שכנעת אותי. עכשיו אני רוצה לנצל את שתי הדקות שנשארו לי כדי לפנות לשר הרווחה מאיר כהן. מאיר, אני יודעת כמה שאתה רגיש ואני יודעת כמה אכפת לך מעניינים של החיים, מהמורכבות של החיים, מההפתעות הטרגיות שלפעמים החיים מזמנים לנו. כשהייתי שרה אך לא מכבר, מה, שנה עברה מאז? עשיתי פרויקט יחד עם אנשים מדהימים, אחד מהם גם היה חבר כנסת כאן, וגם עם אשתו הדס, קוראים לו יהודה גליק ולאשתו קוראים הדס, והם לאורך שנים מטפלים בכל הנושא שמוגדר כאלמנות ואלמנים צעירים, יתומים למשפחות שלא נפלו בפעולות איבה, שלא נפלו בהגנה על המולדת. אין להם את משרד הביטחון שנותן עזרה למשפחות השכולות, אין להם באמת את העניין של הגב וההכרה. הם אנשים של החיים, של היום-יום. ולא מעט פעמים קורה שאנשים מאבדים את החיים שלהם טרם הזמן, אם זה בתאונות דרכים, אם זה בתאונות עבודה, אם זה בגלל לחץ בעבודה, אם זה בגלל סטרס, אם זה בגלל בעיות לב. ומה שקורה הוא שמי שנשאר מאחור, האלמן או האלמנה, נאלצים להתמודד עם מציאות מורכבת, מטורפת לפעמים. הם צריכים לגדל ילדים קטנים לבד, צריכים לעבוד ולהמשיך לפרנס אותם, צריכים להגיע לכל אותם ימי הורים, לכל אותם ימי כיף וכדומה, וגם להתמודד עם הטרגדיה שהילד עובר תוך כדי שהם מנסים לאסוף את השברים בעצמם. אני מכירה פה בכנסת את אחת הנשים המדהימות שאספו את השברים באמצע החיים, צעירה מאוד עם ילדים מאוד קטנים. והפרויקט הזה בעצם הכשיר בנות שירות לאומי להיות שם, קוראים לזה "פרויקט אמיצים" להיות שם כמה פעמים בשבוע כדי שהאלמן או האלמנה הצעירה גם יוכלו לטפל בשאר ענייני היום, אולי אפילו רק לנשום. תחשבו על אלה שאין להם משפחות מחזקות. הפרויקט הזה עומד בסכנת סגירה, ואולי בגלל שזה פרויקט שלי הוא עומד בסכנת סגירה, אבל זה פרויקט שמטפל בכל כך הרבה אנשים. משרד הביטחון ועמר בר לב רוצים לעצור את זה. זה מינימום כסף. זה פשוט חשיבה מחוץ לקופסה. הילדים האלה גם נפגשים עם משפחות יתומים ואחרים.

נגמר הזמן, אורלי. אני מבקשת ממך, קח את זה למשרד הרווחה, אם המשרד לביטחון פנים לא רוצה לעשות את זה.

את הפרויקט הזה צריך להרחיב, חלילה וחס לא לעצור.

זה באמת מאור עיניים. אני מודה לך, מאיר, ואני סומכת עליך. רגע, רגע, משפט אחרון,

אדוני היושב-ראש, יש פה את גבי לסקי ואת חבר הכנסת טייב, שגם הרימו את הנושא הזה. אני יודעת שיש חברי כנסת נוספים מהקואליציה שהתגייסו. אמן, יישר כוח. היום זה בא לשר, והלוואי שנצליח לתקן ולהציל את הפרויקט.

תישארו להצעה לסדר-היום.

נעבור, רבותיי, להצבעה. נצביע עכשיו על הצעת חוק פ/213/24, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי לידה לעצמאיות, מתן זכות לעבודה חלקית), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת קרן ברק, בקריאה טרומית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי לידה לעצמאיות, מתן זכות לעבודה חלקית), התשפ"א 2021, לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה.

אני קובע כי הצעת חוק זו התקבלה בקריאה טרומית, ותועבר להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. נעבור להצבעה נוספת,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון,

מתן זכות לעבודה חלקית), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי לידה לעצמאיות, מתן זכות לעבודה חלקית),

הודעה אישית של חברת הכנסת מירב בן ארי. חמש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חברי הכנסת, אני בכלל עליתי לכאן כדי להתייחס לדברים של חבר הכנסת שלמה קרעי, שמדבר על ראש הממשלה כנוכל, ושבעיקר נותן לי ציונים על העבודה שלי למען כוחות ביטחון הפנים. אם היה נוכח אתמול באירוע המדהים שהיה כאן בכנסת, שגם אתה היית בו, לדעתי, וחברי כנסת אחרים, מדהים. הינה, גם קרן. היה מבין שאם יש מישהו שבאמת פועל ללא הרף, ואני יודעת את זה, בתוך הכנסת, לא מדברת על הממשלה ועל הכוחות, זה באמת, אין הרבה דברים, אבל אני באמת באמת עושה מתוך מקום של לגבות ולתת באמת סיוע.

גם יו"ר הכנסת מיקי לוי נכנס, הוא יודע שאני אפילו אמרתי שאני המשכתי את הדרך שלו רק כדי לתת את הכוח. לא. אני אתן גיבוי ללוחמים, לשוטרים, לכוחות השב"ס, ללוחמי האש, שבזמן שאנחנו יושבים, הם עושים את העבודה ונלחמים בעבריינים ובפושעים. רציתי לעלות בגלל זה, אבל עלה חבר כנסת לדוכן הזה וקרא לי "חלאת אדם". ואתה יודע מה? נמאס לי כבר. נמאס לי. מה זה ההתנהגות הזאת?

אני פעם קיללתי מישהו מכם? אני פעם דיברתי אליכם בזלזול? מעולם לא. מעולם. גם כשעופר כסיף עלה לפה וקרא לי "תרנגולת". מספיק כבר. תכבדו את המקום הזה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. גם אני אגיד משפט. אני חושב שהדברים שנאמרו פה לפני חברת הכנסת מירב בן ארי לא צריכים להיאמר בכנסת ישראל. אנחנו 11 חודשים בכנסת ללא ועדת אתיקה. אני פונה לחבריי מהאופוזיציה: אולי זה הזמן להקים ועדת אתיקה, והדברים האלה לא יהיו כאן,

לפני שנעבור לסעיף הבא בסדר-היום אחדד ואחזור: שתי ההצעות הקודמות שאנחנו הצבענו עליהן תועברנה לוועדת העבודה והרווחה, כפי שאמרתי גם מייד בסיום ההצבעה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, החזר דמי נסיעות עבור חולה סיעודי וחולה שנפטר), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה, שתנמק מהמקום את הצעת החוק הזאת. גברתי, יש לך דקה. לא נימקתי בעבר. זאת פעם ראשונה שלי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר הרווחה והביטחון החברתי מר מאיר כהן, גברתי השרה קארין אלהרר, מכובדיי כולם, הצעת החוק המונחת לפניכם קשורה לחיי היום-יום. היא עוסקת בהחזר דמי נסיעות, אגרות אמבולנסים, לאוכלוסיות חלשות. מדובר בשתי קבוצות: קבוצה אחת, קשישים סיעודיים מעל גיל 80 המרותקים למיטה, קבוצה שנייה, אנשים בכל הגילים שהזעיקו עבורם אמבולנס והם נפטרו לפני שהספיקו להגיע לבית החולים, או שהספיקו להגיע לחדר מיון בלבד בלי להתאשפז במחלקה כלשהי. מדובר גם באנשים שנפטרו כשעברו מבית חולים אחד לבית חולים אחר. את הצעת החוק הזו הכנתי בעקבות חוויה אישית שהייתה לי בתקופה שהוריי, זכרם לברכה,

לפני פטירתם, והזדקקו בתדירות גבוהה לשירותי פינוי באמבולנס לבתי חולים לצורך קבלת טיפול רפואי ללא אשפוז, וגם בעקבות פניות ציבור ופניותיהם של משפחות אבלות שאותן פגשתי בביתן. מיותר לציין כי קצבת הזקנה הזעומה שמקבל הקשיש הסיעודי המורכב אינה מספיקה אפילו לצרכים השוטפים בחיי היום-יום, לדוגמה מזון, תרופות ושירותי סיעוד. יש קשישים שצריכים לשכור גם מחולל חמצן ידני, שהעלות שלו גבוהה מאוד. אני רוצה להודות בהצעת החוק לחבר הכנסת חיים כץ, השר לשעבר, שסייע בקידום הצעת החוק, לנציגי האוצר מר יוגב גרדוס, רועי רייכר וגב' תמר צין, שליוו אותי בקידום הצעת החוק בלב שלם ובנפש חפצה וגילו חמלה רבה. עוד אני מודה לגב' אילה לונדנר, יועצת שר האוצר מר אביגדור ליברמן, לנציגי קופת חולים כללית, לד"ר שי בריל, הגריאטר הראשי, ולצוות שלו. כמובן, אני מודה גם למר אלי בין, מנכ"ל מד"א, ולמר אורן בלושטיין על שיתוף הפעולה ועל מלאכת הקודש שעושים עובדי מד"א. תודה גם לשרים מר אביגדור ליברמן, שר האוצר, וגם לניצן הורוביץ,

אדוני שר הבריאות, שאינו נוכח כאן, אני פונה אליך באופן אישי לשקול בחיוב ביצוע רפורמות באגרות האמבולנסים שיכללו עוד ויטיבו עוד עם אוכלוסיות סיעוד נוספות. תודה רבה. אבקש לקבל את תמיכתכם בהצעת החוק החשובה. ל"ג בעומר שמח. תודה רבה לחברת הכנסת חוה אתי עטייה. להצעת החוק הוצמדה הצעת חוק נוספת, של חברי הכנסת אורית מלכה סטרוק ואבי דיכטר. בבקשה, את רוצה לנמק? יש לך שלוש דקות מהדוכן. גברתי, בבקשה, דקה. אבל כפי ששמתם לב,

קצת נותן יותר, אז בבקשה, תנמקי את הצעת החוק שלך.

יש לך דקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו נועדה לעשות צדק מאוחר, לבטל עוול בלתי מוסבר, בלתי הגיוני, שבמסגרתו, אם אדם מגיע לבית חולים ונפטר לפני שהוא נכנס לבית החולים, אז קרוביו, נוסף על האבל הנורא שהם חווים, צריכים לשלם גם מחצית מהעלות של האמבולנס. לא רק שזה לא הגיוני, זה גם פוגע מאוד מאוד קשה במשפחה, שבין כך נמצאת באבל ובסיטואציה מאוד מאוד קשה. אם האדם הזה היה נפטר כמה דקות אחרי שהוא אושפז, כבר היה מקבל החזר מלא על הנסיעה, ולכן צריך לתמוך בהצעת החוק החשובה הזאת. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. מי שתשיב על ההצעות החוק האלה זאת השרה קארין אלהרר. בבקשה. עשר דקות מלאות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני משיבה בשם שר הבריאות ניצן הורוביץ. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע בתוספת השנייה את סל שירותי הבריאות שיינתן למבוטח. הצעת החוק הנוכחית מבקשת לתקן את התוספת השנייה, ולהוסיף לפרט 28, שעניינו דמי נסיעות והסעות, החזר כספי מלא למבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ גם במקרה שהמבוטח נפטר טרם אושפז. בנוסף, הצעת החוק תאפשר החזר כספי מלא במקרה של מבוטח סיעודי מעל גיל 80 שמוגדר כמרותק בית אשר מוסע לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי,

עשית פה טוב, את מרחיבה את ההצעה, אבל זה לא הסיכום שנקבע עם האוצר. אני מקריאה את מה שכתב השר. אשריכם. אתי, לפעמים צריך להגיד תודה ולהתקדם. מוסע לבית החולים לצורך קבלת טיפול רפואי הגם שלא אושפז. ההחזרים יינתנו תחת הצגת קבלה. לצערנו, מבוטחים מאוכלוסיות מוחלשות נמנעים מפינוי באמבולנס בשל העלויות הכרוכות בו. הצעת החוק נועדה להקל את הנטל הכלכלי המוטל על קשישים סיעודיים ועל בני משפחותיהם של מי שנפטרו לפני שאושפזו. לאור האמור לעיל, שר הבריאות קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית כמוסכם בוועדת שרים לענייני חקיקה. המשך החקיקה ייעשה בתיאום עם משרד הבריאות. הממשלה תומכת. בהצלחה. תודה רבה, גברתי השרה. להצעת החוק הזאת הוגשו בקשות להתנגד. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה.

הצעות החוק חשובות מאוד, אין ספק. בקשר לכך שאנשים צריכים לשלם בסוף מה שהם לא חולמים, אותם אנשים מוחלשים, רק אומר שלאחרונה קיבלתי יותר ויותר פניות מאנשים שפינו אותם בתקופת הקורונה על ידי אמבולנסים, ופתאום קיבלו התחייבות של 5,000 שקל, לא 200-100, 5,000, כי מתברר שגם, אם באותו האמבולנס לקחו שניים-שלושה חולים, כל אחד שילם עוד כסף. זאת הזיה, כשאנחנו יודעים שאותם נהגי אמבולנס מקבלים שכר מינימום. אז אני חושב שלמרות שזה פחות באותו הקשר, כשזה יגיע לוועדה צריך להתייחס גם לדברים הללו.

נקודה נוספת, אדוני היושב-ראש, ביומיים האחרונים אני רואה מצוקה מאוד מאוד גדולה של חברי קואליציה בטוויטר על האופוזיציה: תיקחו אחריות, תתמכו, ממדים ללימודים וכו', איפה החיילים. מעולם לא ראיתי לחץ על האופוזיציה לקיים את צורכי הקואליציה. תפקידה של האופוזיציה הוא להתנגד. אמרתי אתמול שגם אם יביאו היום הצעת חוק לתת מיליון דולר לכל בחור ישיבה, לכל בן אדם, אנחנו נתנגד, כי אנחנו מתנגדים לכל הצעה שהקואליציה תביא, כי אין לה רוב בכנסת, היא לא קואליציה לגיטימית.

ואנחנו נתנגד לכל הצעה. אבל יש לנו עסקה, אתם יודעים מה? אם אתם חושבים שכל כך חשוב לחיילים ממדים ללימודים, אנחנו חושבים שכל כך חשוב לחיילים, לביטחון המדינה, ההצעה לפיזור הכנסת. תתמכו בהצעה הזאת, מתוך אחריות, ולא לעשות פוליטיקה, ונתמוך בהצעות האחרות שלכם.

תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. מתנגד נוסף להצעות החוק, חבר הכנסת איימן עודה. בבקשה, שלוש דקות גם לרשותך. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, עמד פה חבר הכנסת יואב גלנט וביקש לחסל את רע"מ וגם להוציא אותה מחוץ לחוק. חבר הכנסת גלנט לא אמר זאת נגד מוסי רז, למשל, ולא נגד מרצ ולא נגד מרב מיכאלי ולא נגד האופוזיציה כולה, אלא רק נגד הערבים, בגלל שחבר הכנסת גלנט הוא גזען כלפי הערבים. ומה הסיבה? כביכול השתלטות של הערבים על אדמות הנגב. הרי גלנט בעצמו, ברמה האישית, הוא שודד אדמות, ברמה האישית הוא, כן, שודד אדמות, וברמה הקולקטיבית הוא, כן, כן,

לא, לא.

שומר על ביטחון המדינה וגם כל החיים,

למרות חוסר התגובה של יו"ר רע"מ, או אפשר להגיד התגובה האומללה שלו, אני חשבתי על השותפים שלו. למה מרצ לא הגיבה? למה מפלגת העבודה לא הגיבה? למה יאיר לפיד לא הגיב? למה בנט לא הגיב? כי זו לא שותפות, כי הם מנצלים אותו. זו שותפות רק מצד אחד. לא רק זה, אני גם שמעתי את יו"ר רע"מ אומר שהוא מעדיף את הליכוד. זה היה רק לפני שבוע. מה, הוא מעדיף את גלנט? מה זו האהבה מצד אחד? זו לא שותפות. כך מנצלים בן אדם וכך מנצלים קבוצה. בשם המשותפת, אני בז לגזענות ולשקרים של גלנט. אין מקום להוציא תנועה מחוץ לחוק. העמדה שלנו הייתה ונשארת דמוקרטית.

תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. נצביע, בבקשה.

את רוצה להתנגד?

סליחה, להגיב. בסדר, תרימי יד, תגידי, והינה, אאפשר לך. את לא אמרת את זה, נכון?

לא ראיתי, לא פנית אליי. בבקשה, בסדר, זכותך. רק אנחנו צריכים לדעת שאת רוצה לממש את הזכות הזאת.

הרמתי יד.

שלוש דקות, גברתי. אני מודה לחברי הכנסת שהתנגדו, ובכך הם מאפשרים לי לנמק קצת יותר את הצעת החוק שלי ובעצם את מה שעומד מאחוריה. מה שעומד מאחוריה הוא הקריאה המרה שאנחנו נקרא בעוד כמה שבועות, בחג השבועות, במגילת רות, הקריאה של נעמי, שבה היא זועקת: "אל תקראנה לי נעמי, קראןָ לי מרא". זה אולי המשפט הכי חזק במקורות שלנו, שמראה את הסבל הנורא של מי שחווים שכול. יש עוד כמה, יש אצל דוד המלך על אבשלום בנו: "אבשלום, בני בני אבשלום". אנשים שחווים שכול חווים דבר איום ונורא, חוויה מאוד מאוד קשה ומטלטלת. בחברה שלנו אנחנו עסוקים הרבה מאוד בשכול של משפחות של חללי צה"ל ושל משפחות נפגעי טרור ואנחנו פחות מדי מתעסקים בשכול האזרחי.

פחות מדי שמים פוקוס, פחות מדי נותנים כתף, פחות מדי מתחשבים. זו הסיבה שאני התגייסתי לקריאה, לפנייה של פיני רבינוביץ', אבא של דסי רבינוביץ', זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני כמה שנים ממחלת הסרטן. הוא הקים עמותה שכל עניינה לתמוך במשפחות שחוות שכול אזרחי ולאפשר לנו גם כחברה, גם כמדינה, גם בספר החוקים שלנו, יותר לתת כתף למשפחות האלה. הצעת החוק הזו, שנועדה לתקן עוול באמת בלתי מוסבר ורב שנים, היא הצעת חוק ראשונה בסדרה כזאת. יושבת פה גם חברתי חברת הכנסת נירה שפק, שגם נרתמה למאמץ הזה, ואנחנו נגיש כמה חוקים כאלה. אני רוצה להקריא כמה מילים שכתב אב שכול כדי שנבין את גודל הכאב. בסופו של דבר הכאב של השכול הוא נוראי, הוא נוראי, ואנחנו פחות מדי שמים לב, אז אני מקריאה כמה מילים ששלח לי פיני: יש משפחות שבהן האובדן הביא למשברים קשים מבחינה נפשית, מקצועית, חברתית ומשפחתית. יש אנשים שבמשך חודשים ארוכים לא הצליחו לקום בבוקר לעבודה ונאלצו לוותר עליה, סבלו מחרדות ומסיוטים באופן בלתי נשלט, ויתרו על חיי חברה ועוד ועוד. אנחנו כחברה באמת חייבים הרבה יותר לשים פוקוס על הנושא של השכול האזרחי. זו הצעה ראשונה בסדרה, ובעזרת השם, אחריה תבואנה אחרות. אני קוראת, כמובן, לחברי הכנסת לתמוך בה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אנחנו קודם כול נצביע על הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, החזר דמי נסיעות עבור חולה סיעודי וחולה שנפטר), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. בבקשה להצביע. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, החזר דמי נסיעות עבור חולה סיעודי וחולה שנפטר), התשפ"א 2021, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

11, אפס מתנגדים. אני קובע כי ההצעה הזאת עברה בקריאה טרומית ותועבר,

הטרומית ותועבר להמשך דיון לוועדת הבריאות.

אוקיי, אז היא תועבר להמשך דיון בוועדת הכנסת, ושם תיקבע הדרך להמשך הדיון בהצעת החוק הזאת. רבותיי, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, אה, סליחה, לא שמעתי.

אוקיי, אז אני מבקש להוסיף, רק להוסיף אותי בעד. בסדר, אז נא להוסיף את קולה של חברת הכנסת שפק. בשתי ההצעות לא לחצת? רק באחרונה.

אז אני מבקש להוסיף לפרוטוקול את הצבעתה של חברת הכנסת נירה שפק.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון, פרטי התקשרות למרכז רעלים), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת.

אורי מקלב ינמק את ההצעה מהמקום. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נתחיל בקצת נתונים: קרוב ל-22,000 ילדים נחשפו לחומרים רעילים, ואלה נתונים משנת 2018. 90% מהחשיפות היו בבית, חומרים מסוכנים נמצאים בשימוש בבית,

90% נחשפו בבית, רובם בשתייה וחלקם גם בחשיפה ובחדירה לעיניים. 2,500 ילדים הופנו לבתי חולים, לחדרי מיון, וחלקם גם אושפזו. מה שאנחנו מציעים, ההצעה שלנו היא להדפיס על האטיקט של אותם חומרים רעילים, כבר היום בחקיקה צריך להבליט שזה חומר מסוכן. כולנו נחשפנו לחומרים שהם בשימוש ביתי, ויש עליהם תמונה של גולגולת ועליה המילה "רעל" בעברית ובאנגלית, אבל להוסיף לאותו כיתוב על האטיקט גם מספר טלפון של המכון הארצי למידע על רעלים, ששוכן בבית חולים רמב"ם, מספר טלפון, כדי שהוא יוכל להכווין,

להדריך, שזה גם יוכל לעזור בטיפול המיידי והראשוני. הידע הרב שיש לו על כל חומר, בצורה, באופן, בכמות ובגיל של הילד שנחשף, זה יכול לתת מענה מקצועי בריאותי ואולי גם הצלה קרוב מאוד לחשיפה. תמיד כשילד לא מרגיש טוב, אנחנו מגלים את זה, את הסיוט שיש לכל הורה, לכל אימא, החשיפה של ילדים קטנים לחומרים הרעילים האלה. אבל כשזה קרה, למי שזה קרה, המידע המדויק והנגישות המהירה של מספר טלפון מקצועי ומהיר בזמן שיש פניקה ובהלה, ואין את הזמן וגם לא תמיד את היכולת, את שיקול הדעת ואת הרוגע לחפש את המספר הזה, שיהיה לו את זה על האטיקט בזמן אמת, והוא יוכל להשתמש במספר הזה כדי לקבל את המידע ואת ההכוונה ואת אופן הטיפול המיידי, שהרבה פעמים הוא מציל נפשות או מציל מנזקים על ידי הטלפון. הוא, המכון הזה, פתוח כל ימות השנה 24 שעות.

ודאי, אסור לי לשכוח להגיד תודה לוועדת השרים ולכל מי שפעל במשרדים הרלוונטיים כדי לאשר את החוק הזה בתמיכת הממשלה בקריאה הטרומית.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. מאחר שההצעה הזאת באמת, כמו שאמרת, בתמיכת הממשלה, אבל השרה, שרת האנרגיה קארין אלהרר: אני אגיב מפה.

כי אמרו לי שהיא בדרך, אז אמרתי שאני אמתין ואולי אאפשר התנגדות.

אני אתן לשרה להשיב על הצעת החוק, ולאחר מכן, ראיתי ושמעתי, חברת הכנסת סטרוק גם תתנגד להצעה. השרה אלהרר, בבקשה, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני המציע חבר הכנסת מקלב, לא שומעים. רמקול. אני אבקש לפתוח מיקרופון לשרה המשיבה. שומעים?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי המציע חבר הכנסת מקלב, הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת לאפשר קבלת מידע על אודות הטיפול המומלץ בעת

לחומרים רעילים ומסוכנים המצויים בבית ובסביבה, על ידי הוספת מספר הטלפון של המכון הארצי למידע בהרעלות לאזהרות המופיעות על מכלים וצרורות המכילים רעלים. במקרים רבים ישנה חשיפה לחומרים רעילים הנמצאים בשימוש ביתי, כמו חומרי ניקיון, ולציבור אין בהכרח את הכלים כיצד לפעול. לשם כך קיים מכון ארצי למידע בהרעלות, והוא גוף מרכזי ומוסמך של משרד הבריאות, המייעץ לציבור טלפונית 24 שעות ביממה בנושאי הרעלות, תרופות וכדומה. הנגשת המספר של המרכז יכולה לסייע לציבור המתמודד עם מצבים של חשש לחשיפה או בליעה של חומרים מסוכנים ורעילים. לאור האמור, אני קוראת לחברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק שלפנינו בקריאה הטרומית. המשך קידום החקיקה, חבר הכנסת מקלב, יתבצע על פי החלטת ועדת שרים, בהסכמות ומול משרדי הממשלה הבאים: הגנת הסביבה, כלכלה, אוצר ומשפטים. האם אתה מסכים?

אמרת הן. אי לכך ובהתאם לזאת, אני קוראת לכנסת הנכבדה לתמוך בהצעת החוק, כפי שעשתה הממשלה. תודה רבה. תודה רבה, גברתי השרה. חברת הכנסת סטרוק, יש לך שלוש דקות להתנגד להצעה, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר, פשוט אי-אפשר להישאר אדישים לביטוי המגעיל והמזוויע שביטא אחמד טיבי כלפי חברתנו מירב בן ארי. אני רוצה קודם כול להגיד שמירב היא אחת הפרלמנטריות הכי טובות שראיתי ever, באמת. חרוצה, חרוצה ברמות-על. אני חושבת שאין אחד, הינה, אנחנו מסכימות. זה לא קשור לאיכות העבודה בפרלמנט. זה פשוט כבוד לאדם, ולכן גם ביקשתי מייד להפסיק עם הדברים,

ואפילו להוריד, אבל חבר הכנסת טיבי ירד מהדוכן. אבל אני קודם כול רוצה לדבר על מירב, כי ראיתי אותה בוכה וזה כאב לי. אנחנו מדברים לא רק על אישה רגישה וקשובה ושהולכת לכל מקום ושומעת כל אחד,

באמת ברמות אחרות, ומקצוענית וחרוצה. אני קודם כול רוצה לדבר בשבחה, זה האלף של האלף. המליאה הזו חייבת לשמוע את שבחה, את מקצת שבחה,

את מקצת שבחה של מירב. זה קודם כול. ועכשיו אני רוצה לדבר על החומרים המסוכנים, ואת זה הייתי רוצה להגיד למירב אבל היא לא פה, ואני אומרת את זה לכולכם, גם לך נירה וגם לך קארין ולכולכם, חברי הקואליציה. אתם קואליציה שנשענת על חומרים מסוכנים מסוגו של אחמד טיבי. זה מה שאתם עושים. אתם הגעתם אל עברי פי פחת האלה, שבמסגרתו מי שתפקד וגאה בכך שהוא היה יועצו של רב המרצחים ערפאת, הוא קובע אילו חוקים אתם תעלו ואילו חוקים לא. איתו אתם עושים שירקעס. איתו. לפני שבוע בדיוק הוא שהחליט. הוא עמד פה עם יאיר לפיד ועשה איתו את ההסכם שהוא עשה, ואף אחד עדיין לא יודע בבית הזה מה יאיר לפיד שלשל לכיסיו של האיש הזה, שהוא, הוא, אני לא רוצה להשתמש בביטוי הנוראי שלו, אבל הוא תומך מחבלים, שותף של ארכי-מחבל. הגיע הזמן שאתם,

כי אתם אולי שמאלנים אבל אתם ודאי ציונים, ודאי אכפת לכם הזהות של המדינה הזו, תתנערו מהשותפות עם האיש הזה ועם שותפיו, שהם לא לא-ציונים, הם אנטי-ציונים, הם מחבקי מחבלים, הם מתנגדים לעצם קיומה של מדינת ישראל. תתנערו מהם. תראו לאיזה מקומות שפלים אתם מדרדרים את הבניין הזה, את המוסד הזה.

תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. להגיע למקום. אני אתן לך להגיע למקום.

בבקשה, אתה רשאי להשיב.

לא הבנתי, על פי התקנון זו לא חובה, אבל אנשים רוצים. גם ביום שיש הסכמות וגם ביום שסדר-היום הוא קצר, וגם בגלל הבקשות שהיו, עדיין יש חברי כנסת שלמרות ההסכמות מבקשים להאריך כמה שאפשר את ההצבעות המעטות האלה.

זה בסדר גמור, זה זכות של כל חבר כנסת לפעול על פי התקנון.

קודם כול, עשו שימוש וניסו לשכנע, רק שנייה. אני אפתח שעון ואז תוכל להגיד מה שאתה רוצה,

שלוש דקות לרשותך.

זה בהסכמות, ואני נמצא כאן מהשעה 11:00, וזה יום כזה, אז דווקא צריך לגלות סובלנות, גם אם עולים.

אם זה היה יום עמוס ויום מאוחר, את לא צריכה להישאר. אתה מדבר אליי?

עכשיו השרה אומרת, אני בשאילתות נתתי פה לאנשים לדבר מעבר לתקנון,

אני תמיד

אני רק אומר, אני גם לא אאריך בדבר הזה וגם תשמעו מה אני באמת רוצה להעלות ולשכנע אתכם. אני חושב שביום הזה, דווקא היום הזה, יש חשיבות רבה לדברים שאני רוצה להגיד. בעוד כמה שעות אנחנו נכנסים לל"ג בעומר, יעלה ל"ג בעומר. היום הזה מבחינתנו זה יום קשה מאוד: יום של שמחה מצד אחד, יום של מסורת של עשרות שנים, אבל יום השנה ל-45 אנשים, ילדים, מבוגרים, אחים, הורים של ילדים, של משפחות שלמות שנספו באסון הכבד הזה, שלא נתפס גם לאחר שנה. 45 הרוגים, אסון בקנה מידה בין-לאומי, אסון של אנשים שגם לא נדחקו ולא נדחסו לאף מקום, לא ניסו להגיע בכוח, לא חשבו שהם הולכים למקומות סכנה. הפוך. רובם יצאו ממקום שהיה קצת לחץ, הם הרגישו שהיה לחץ והלכו החוצה בדרך היחידה שהייתה להם, לא מעבר לזה. לא דחפו. בסופו של דבר באסון נורא, באסון שהיה אסון של דממה, אחד חנק את השני וכן הלאה וכן הלאה, וזה מה שהיה שם, באסון הרע הזה. כפי שידוע, הממשלה מטפלת באסון מירון, אני מדבר עכשיו על ההילולה שאמורה להתחיל, שבעצם כבר נמצאת בעיצומה, מבחינות מסוימות. וההילולה הזאת, היו כאלה שזה לא מצא חן בעיניהם ולא נתנו גיבוי והיו טענות והייתה ביקורת. אני בכל אופן עד היום לא התערבתי בעניין הזה. אחרי שיש 45 הרוגים, אין לי כתפיים מספיק רחבות להתערב, אף שראיתי והיו לי הצעות לשיפור והצעות לייעול. גם דיברתי עם הפרויקטורים, אבל לא נתתי לזה פומבי, מכיוון שאני חשבתי שצריך לתת, ודאי גם אם אני לא מסכים לגיבוי, לדבר של אחרי 45 הרוגים. אבל דבר אחד כן אני רוצה להגיד, שכבר ההתחלה שלו היא התנהלות המשטרה מול אלה שכן קיבלו את האישור המיוחל, בערך, אולי, 20% ממה שמגיעים כל שנה, אם לא פחות. אני כבר אומר לכם, אנשים שלא מגיעים כבר היום,

יש להם כרטיסים, והם לא רוצים להתעמת עם המשטרה. הם חוששים מעימות בדרך. ההכרזות שיש שם, הניסיון שיש קודם, לא שאני מצדיק את אלה שהתפרעו, אבל המשטרה צריכה להתנהג בעניין הזה. אם אנחנו נותנים גיבוי גם היום להגבלות קשות מאוד כלפי אנשים שרגילים עשרות שנים ברצף,

הוריהם,

להגיע ביום הזה למירון, הם לא מגיעים השנה, אבל אל אלה שמגיעים יש להתנהג לא רק בסובלנות, ביחס, לדעת מה התפקיד שלהם. לשמור על הסדר, זה כן,

אבל מכאן ואילך להגיע למגע עם מתפלל, מייד למגע של עימות, לניכור כזה? אנשים כבר עכשיו עומדים בחניונים ובדרך שעות רבות. למה להקשות? למה לא לכבד את זכרם של אותם הרוגים? ביום הזה, כשחלק מהאירוע יהיה אזכרות לאותם 45 הרוגים, לתת אופי, לשמור על האופי המכובד, על האופן האחראי. זה חלק נכבד וחלק מרכזי בכל האירוע שאמור להיות. ואנחנו מתפללים. קודם כול אנחנו מתפללים לזכר נשמתם של כל 45 ההרוגים האלה. אנחנו מתפללים גם שכל זה יעבור בשלום. השילוב הזה של השמחה מצד אחד ושל הצער מצד שני יביא רק לתועלת ולשמירה לשנים הבאות.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. אם כך, אנחנו נעבור עכשיו להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון, פרטי התקשרות למרכז רעלים), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת. נא להצביע הצבעה אלקטרונית. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון,

התשפ"א 2021, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

תשעה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת.

אשר, אתה יכול לנמק מפה. לא כתוב לי שההנמקה מהמקום.

זה הוחלף. הוחלף למה? להנמקה מהצד. אוקיי, אין בעיה.

לא מופיע אצלכם? צריך

כמו שאנחנו יודעים, עובר שינויים, אבל הריבית לא תרד אם אנשים לא ימחזרו וינסו להגיע להצעת מחיר טובה יותר על הלוואה. למרות שיש 70% כדאיות במחזור, רק 20% מנצלים את זה, אדוני השר, ומתוכם 5% בין בנק לבנק.

כי אדם עושה חשבון: אני אבוא עכשיו לעשות את המחזור, הוא צריך להתחיל לרוץ. אנחנו בדקנו כמה פעמים צריך לרוץ לבנק ולרשם ולפה ולשם ולשלם עמלות, אז אנשים נרתעים ולא עושים את זה, וכך הם מפסידים כסף כל יום בהלוואה הכי גדולה של חייהם. גם הצעות המחיר של הבנקים הן יותר גבוהות, כי הם יודעים שלא יבואו אליהם בכל מקרה. לכן הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, מדברת על דבר פשוט: להפחית ביורוקרטיה בתהליך של המחזור. אנשים ישלמו פחות, לקוחות לא יהיו שבויים בגלל שהם יפחדו לעשות את הצעד הזה. הצעת החוק גם תגרום לתחרות אמיתית בין הבנקים במחזור המשכנתאות. כיום גם הלקוחות שמחזירים משכנתה עושים את זה באותו בנק, כמו שאמרנו. הדבר המרכזי הוא שהצעת החוק הזאת תעודד תחרות בשוק המשכנתאות, תוזיל את עלויות המשכנתה ותפחית ביורוקרטיה סבוכה ומיותרת. לכן אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. מי שישיב על ההצעה הזאת הוא השר במשרד האוצר חמד עמאר. בבקשה, אדוני השר. רק שכחתי להגיד שאני מקבל את ההתניות שהיו בוועדת השרים כפי שהוסכם. אדוני, עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת שרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בקריאה טרומית כפוף להתניות שלפיהן לאחר הקריאה הטרומית לא תקודם הצעת החוק במשך ארבעה חודשים ובמהלכם יקודמו הוראות להסרת חסמים בהעברת משכנתאות בין בנקים על ידי הפיקוח

ככל שלא יקודמו הוראות הפיקוח, ברוח הצעת החוק הזאת.

אם לא יקודמו הוראות הפיקוח על הבנקים בפרק זמן זה, תקודם הצעת החוק בהסכמת משרד האוצר ומשרד המשפטים. אם תקודם הצעת החוק, היא תוחזר לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה לפני הקריאה הראשונה. זה לא היה הסיכום, לפני שמצביעים בקריאה ראשונה, אנחנו נקדם אותה. לקדם, אבל לא אמרו שזה חוזר לוועדת שרים. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי גם הלוואות לדיור יתאפשר להעביר בין בנקים, בדומה להעברת פעילות פיננסית אחרת, כלומר שימוש במערכת הניידות

כך מוצע לעודד תחרות בשוק המשכנתאות, להפחית ביורוקרטיה סבוכה במחזור משכנתה ולחסוך כסף ללקוחות. כמו כן מוצע לקבוע סמכות לנגיד בנק ישראל לקבוע כללים, תנאים ועמלות להעברת הלוואה לדיור באופן שונה מהעברת פעילות פיננסית רגילה. אנחנו תומכים בהצעת החוק. חבר הכנסת אחמד טיבי ביקש להתנגד להצעה. בבקשה. ואז תוכל גם לקבל שלוש דקות להגיב, ותגיד אם אתה מסכים ואם זה עובר להצבעה או לא. תודה, אדוני. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני. מדובר בהצעת חוק של העברת משכנתה בין בנקים. חבר הכנסת יעקב אשר,

שמעתי את דבריה של חברת הכנסת סטרוק. האמת היא שאני לא כועס עליה, אני לא מצפה ממנה לדברים חוץ ממה שהיא אמרה. מדובר במתנחלת בעלת אידיאולוגיה פשיסטית, זה טבעי שהיא תגיד את הדברים האלה. זה ממש לא מזיז לי. חברת הכנסת בן ארי אמרה לנו: מעולם לא פגעתי בכם. אז אני רוצה לספר שלפני כמה חודשים היא זרקה אותנו מהוועדה באופן סדרתי, כי הגנתי על סמי אבו שחאדה מפני איתמר בן גביר. היא מגלה אמפתיה סיסטמטית לאיתמר בן גביר. פעם איתמר בן גביר צייץ שהוא נוסע לנטיעות בנגב, היא ריטווטה ואמרה: בפעם הבאה תעדכן, אחר כך היא ביקרה בשייח' ג'ראח עם אורית סטרוק ועם הנכד של עובדיה יוסף, שנעצר כי הוא תכנן פיגוע נגד ערבים, לפני יומיים היא אמרה: אני אדאג שאחמד טיבי ושעופר כסיף לא יהיו בכנסת. לא צריך להשתמש במילה זו או אחרת, כל המקבץ הזה אומר שהיא עוינת כלפינו, בייחוד כלפי הרשימה המשותפת. אני אגיב רק במשפט אחד: ראיתי שהיא בכתה, שירין אבו עאקלה, עליה השלום, לא יכולה אפילו לבכות. יש מי שירה בה ויש מי שלא הצטער על הירי, וזה עוד כדור בגופה המת, אבל בעיקר פגע בכל אוהביה, משפחתה, חבריה ומכריה, ואני אחד מהם.

תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אשר, שלוש דקות, בבקשה, להשיב

אני אפילו לא יודע אם להגיד "התנגדות", כי לא הייתה התנגדות לחוק. אתה יכול לעשות את זה פה, אם אתה רוצה. יש לך שלוש דקות, אתה יכול לעשות את זה מפה. אתה סגן חדש, אבל איך אמרת? כולנו לומדים,

אני מאפשר לך לדבר מפה שלוש דקות, שלא תגיד שאתה מקופח. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר חמד עמאר, קודם כול תודה, וגם תודה על האישור בוועדת השרים. תודה לנציגי האוצר שאיתנו בקשר כבר תקופה של כמעט חודש-חודשיים בעניין, על האישור של העניין. רק כדי שנעמוד בסיכום כמו שהוא, כל הדברים שאמרת סוכמו, כי בנק ישראל אומר שהוא יכול להביא את הרפורמה הזאת גם בלי חקיקה ראשית אלא בתקנות, וזה מקובל עליי. נתנו זמן, אבל לא הייתה החלטה שזה חוזר לוועדת שרים אלא שזה יקודם בנוסח משותף עם האוצר, ולזה הסכמתי, אבל לא לוועדת שרים. על כך אנחנו מצביעים, על הסיכום הזה שהיה. ואני רוצה באמת להודות גם לאנשי לשכתי, עוזריי, פקידים ממשרד האוצר וגם מבנק ישראל. בנק ישראל בהתחלה לא כל כך אהבו את זה. הייתה לי שיחה עם יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, שאני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, אדוני היושב-ראש, וגם עם חילוקי דעות שהיו לנו בעניין הזה בסופו של דבר אנחנו נגיע לרפורמה הנכונה הזאת, הטובה הזאת. היא באה לשרת, לעודד אנשים, לבדוק מה המשכנתה שלהם כדי לשפר אותה, ולא להפסיד מאות שקלים בחודש שאין להם. הדבר הזה הוא חשוב והוא טוב לכל האוכלוסיות. בהזדמנות הזאת שאני כאן על הבמה, ובהמשך לדבריו של חברי הרב מקלב, היום הזה של ל"ג בעומר מבחינתנו הוא צרוב כיום גדול, כיום חשוב, כיום שבו אנחנו כולנו תפילות, ובזכות רבי שמעון ניגאל כולנו. אבל זה גם יום עצוב, יום קשה, של טראומה לציבור הישראלי, ובמיוחד לציבור החרדי, יום קשה מנשוא, ואנחנו באמת צריכים לנצל את היום הזה לזיכרון ולעילוי נשמתם, ולא לשכוח לא את משפחותיהם, וברוך השם, הצלחנו להביא את הפיצוי שמגיע למשפחות ההרוגים, וגם לא לשכוח את הפצועים ובני משפחותיהם, פצועי הגוף והנפש מהאירוע הקשה הזה. אני בימים האלה הנחתי את הבקשה לפיצויים גם למשפחות הפצועים, בהמשך להחלטה שהייתה כבר על ההרוגים. זאת החובה שלנו כלפי המשפחות, ושהקדוש ברוך הוא יעזור שלא נדע עוד שוד ושבר.

תודה רבה לחבר הכנסת אשר. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. הצבעה אלקטרונית. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון, העברת משכנתה בין בנקים),

לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, שבעה, אפס מתנגדים. ההצעה הזאת עברה בקריאה הטרומית, ותועבר להמשך דיון בוועדת הכלכלה. כספים.

אבל אם מישהו מתנגד, לוועדת הכנסת.

על פי הייעוץ המשפטי זה אמור לוועדת הכלכלה.

ושם ייקבעו סדרי דיון בעניין הצעת החוק הזאת.

אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעות דחופות ורגילות לסדר-היום. החלטת המשרד לביטחון הפנים שלא להמשיך את פרויקט אמיצים, הצעות לסדר-היום מס' 2393 ו-2404, של חברי הכנסת יוסף טייב וגבי לסקי. חבר הכנסת טייב, אתה יכול בבקשה לנמק את ההצעה שלך

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, ביום ז' באדר, 10 במרץ, לפני כחודשיים, הוציא מנכ"ל משרד ביטחון הפנים סיכום ובו החלטה שלמרות שמוסכם על הכול שפרויקט אמיצים הינו פרויקט חשוב, המשרד החליט שלא להמשיכו. פרויקט אמיצים הוא הפרויקט היחיד שבו מדינת ישראל מסייעת למשפחות של אלמנות ויתומים בישראל. בשנת 2021 הייתה הסכמה בין הרשות לשירות אזרחי לבין מינהל הרשות לביטחון קהילתי להפעיל את התוכנית כפיילוט למשך שנתיים. בשנה הראשונה הרשות לשירות אזרחי ולאומי אימצה את התקציב, ובשנה השנייה הפרויקט ימומן על ידי הרשות לביטחון קהילתי. התקציב של הפרויקט הזה חשוב. אין לו תקציב גבוה מאוד. מדובר בחצי מיליון שקל מתוך תקציב של 50 מיליארד של המשרד לביטחון הפנים, זה הכול.

השר בר לב והמנכ"ל החליטו שלא להמשיכו במשרד. כל השותפים בפרויקט לא מפסיקים לדבר על חשיבותו ודאגתו למשפחות היתומים בישראל. לכן אני חושב שלא יעלה על הדעת שהמשרד לביטחון הפנים יחליט באופן חד-צדדי, במקום להרחיב את הפעילות הוא החליט פשוט להפר את ההתחייבות המפורשת שניתנה. אני חושב שרצף המשילות הוא דבר חשוב. חברים, לצערנו הנושא של תמיכה במשפחות היתומים בישראל דורש שיפור מיידי. במקום זאת החליט המשרד להפסיק את התוכנית. אדוני היושב-ראש,

כיושב-ראש שדולת משפחות היתומים בישראל, חושב, עם שאר חברי הכנסת שחברים לשדולה, ואין לי ספק שיש כאן מישהו באולם שלא מסכים ויודע ומוכן לתרום לתמיכה באותן משפחות, ולא משנה מה הסיבה. יתום הוא יתום. יתום ואלמנה יעודד. אני חושב שמחובתנו לבוא, להביא את זה לוועדה,

כדי להמשיך את התוכנית החשובה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת טייב. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה. גם יש לך שלוש דקות. מטעם הממשלה תשיב השרה להגנת הסביבה. שלוש דקות, גברתי. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, כנסת נכבדה, אנחנו מדברים על פרויקט מיוחד במינו, על פרויקט שהוא כולו לב. מדובר על פרויקט אמיצים, שנותן סיוע ייחודי ומותאם לאלמנות ואלמנים צעירים ולילדים היתומים שלהם. יש בישראל מעל 300,000 אלמנים ואלמנות, אבל מעל גיל 60. כשהם מגיעים לביטוח הלאומי מפנים אותם לאגף של זקנה ושאירים. אבל האלמנים והאלמנות הצעירים, יש להם עניינים ייחודיים שצריכים טיפול ומסגרת מיוחדת. אנחנו רוצים להעניק לאותם ילדים יתומים מסגרת חיים, מסגרת שבה יכולים לחיות גם עם ילדים שחוו את החוויה הטראומטית. כי כל ילד שמאבד הורה מתחיל לאבד אמון במבוגרים, הוא מרגיש לבד, מאחר שהוא יודע שמבוגרים יכולים למות. הם צריכים טיפול מיוחד וייחודי, וזה מה שהפרויקט המיוחד הזה עושה עבור אותם ילדים. כנ"ל האלמנים והאלמנות הצעירים, הם צריכים למצוא את הדרך שלהם חזרה לחיים. הם צריכים להתמודד גם עם הילדים, אבל הם צריכים להמשיך לעבוד. לכן המרכזים המיוחדים, המועדונים של העמותה, מאפשרים להם גם את היכולת להתמודד והעזרה הסוציאלית והפסיכולוגית שהם צריכים. ולא מדובר פה בנושאים של ביטוח לאומי רגילים או של תמיכות, אלא של תמיכה נפשית. יש גם שירות לאומי שנותן לאותם ילדים מענה ייחודי, מגיעים אליהם הביתה כדי לעזור להם וגם להורה, שיוכל לצאת לעבודה.

מדובר בפרויקט שהיו צריכים להמציא אותו כבר מזמן, ולא רק לפני שנתיים. לא יכול להיות שבגלל העברה ממשרד למשרד הפרויקט הזה יופסק ולא יהיה לזה מימון. מדובר במימון קטן אני נדהמתי. כבר שולם על ידי הרשות לשירות לאומי אזרחי חצי מיליון שקל לשנה הראשונה, ומשרדי הממשלה היו צריכים לתת את החצי מיליון השני כדי להמשיך את הפרויקט. לא יכול להיות שבאמצע הפרויקט מסתיים. מדובר בכסף קטן עבור חסד גדול. אני מקווה שיימצא הפתרון כדי שהפרויקט הזה לא ייסגר ויוכל להמשיך לתת מענים ייחודיים לאותם אלמנות ואלמנים צעירים, ובעיקר לילדים היתומים.

תודה רבה לחברת הכנסת גבי לסקי.

השרת להגנת הסביבה תמר זנדברג. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת טייב וחברתי חברת הכנסת לסקי, אני משיבה בשם השר לביטחון הפנים, והתשובה היא כזאת: בחודש יולי 2020 נעשתה פנייה למנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי מטעם ארגון אמיצים, והמנכ"ל חשב שנכון לקדם את הפרויקט כפיילוט, אך מכיוון שלמשרד אז, לחיזוק וקידום קהילתי לא היה תקציב פנוי, פנה מנכ"ל המשרד למנכ"ל הרשות לשירות אזרחי-לאומי על מנת שזה יסייע במימון הפרויקט. הסיכום בין מנכ"ל המשרד לחיזוק וקידום קהילתי לבין מנכ"ל הרשות לשירות לאומי היה שהרשות לשירות לאומי תממן את הפיילוט בשנה הראשונה, ומהשנה השנייה ייבחן המשך הפיילוט בשיתוף המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, תוך הסדרת שיתוף הפעולה הנדרש, לרבות הקצאת מקור תקציבי לכך. עם סגירת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי והחזרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי למשרד לביטחון פנים, התקיים דיון מנכ"ל לקראת הכנת תוכנית עבודה לשנת 2022. בדיון נבחן פרויקט אמיצים ולא נמצאה התאמה לליבת תחומי העיסוק והאחריות של המשרד לביטחון הפנים ושל הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, וכן סיבות מקצועיות נוספות. חשוב להדגיש שהנהלת המשרד חושבת שהפרויקט הוא חשוב ונותן מענה טוב למשפחות חסרות עורף מגן, אך במציאות התקציבית לא נמצאה יכולת תקציבית למימון הפרויקט לטווח הרחוק. עד כאן התשובה. אני רוצה להוסיף רגע משהו. אני רוצה לומר רגע משהו. לא הכרתי את הנושא וזה לא בתחום אחריותי, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. הדבר הראשון: יש לנו כאן איזושהי עדות קודם כול לנזק שנגרם מהחלוקה הזאת ובהחזרה של משרדים. מפרקים משרדים, מקבצים להם כמה פרויקטים מפה לשם, והפרויקטים האלה, עומדים מאחוריהם בני אדם,

כפי שציינתם בדברים שלכם. ואחר כך עוברת שנה, עוברות שנתיים, מתחלפת ממשלה, עושים הסכם קואליציוני חדש. אותו משרד שלא באמת הייתה לו הצדקה ולא באמת הייתה לו המשכיות, זה לא המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרדים שתמיד יהיו, וגם כשמתחלפים שרים ומתחלפת מדיניות, יש איזושהי המשכיות.

מיני שארי שאריות שעוברות ממקום למקום, ומי שנפגע זה האזרחים,

וזה מאוד מאוד חבל, כמו ששמעתי בדברים שלכם. הדבר השני, ובאמת לומר לשניכם, שני חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה, אנחנו לקראת דיוני תקציב 2023, ואני בהחלט חושבת שזה בדיוק מסוג הדברים, זה כסף קטן,

חברת הכנסת לסקי. זה באמת כסף מאוד מאוד קטן שעושה שינוי מאוד מאוד גדול. אני מציעה לכם יחד לבוא עם זה כדרישה תקציבית, עם אחד השרים, אולי לרווחה זה יותר מתאים, או איזשהו מקום כזה שימצא לזה את המקום הראוי אצלו במשרד, אולי במקום שנה או שנתיים, לכמה שנים, אפילו כפיילוט לשלוש או ארבע שנים. אני חושבת שזה ראוי. אני חייבת לומר, גם על רקע הדיונים הפוליטיים פה בכנסת, שחברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה ישתפו פעולה לטובת העניין בנושא כזה חשוב, לטובת הילדים, לטובת המשפחות. אני חושבת שבהחלט ראוי ונכון שיימצא לזה המקום, וזה גם הזמן למצוא את המקום המתאים ואת התקציב המתאים ולהביא הישג לטובת המשפחות האלה. תודה. תודה רבה לשרה להגנת הסביבה תמר זנדברג. יש לכם שאלות נוספות? מה את מציעה, גברתי השרה? להעביר את זה לדיון? אפשר להעביר לוועדה. להעביר לדיון בעבודה והרווחה. העבודה והרווחה. לא לוועדת ביטחון הפנים?

אז אנחנו נצביע על העברת הנושא הזה לוועדת העבודה והרווחה. נא להצביע.

בעד, שלושה, אפס מתנגדים. אני קובע כי הצעה זו תועבר להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה. וכעת, רבותיי, אני מכריז על הפסקה בישיבת המליאה.

(הישיבה נפסקה בשעה 14:14 ונתחדשה בשעה 14:52.) כנסת נכבדה, אני מחדש את ישיבת הכנסת ומודיע,